שלום לכולם. אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר-היום: הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון מס' 7), התשע"ח-2018, של חברי הכנסת יהודה גליק, איתן כבל ואיל בן ראובן.

קודם כל, היום זה הצבעות. אנחנו מקריאים סעיפים ומצביעים. הסתיימו הדקלרציות. אנחנו יודעים בדיוק איפה אנחנו נמצאים בכל עניין ועניין. נושא שני שאני מבקש להבהיר בצורה מאוד ברורה. כל הקמפיין הזה שעושים על המייל שלי הוא לא לעניין. אם מישהו חושב שזה אפקטיבי, אז אני רק מתעצבן שאני צריך למחוק. גם ככה צריך לעשות ניקוי במייל שלי. אני מבקש לומר עוד נקודה מאוד ברורה. אני אומר את זה לחברים שלי ונמצאים פה גם החברים מהפיצוציות. תראו, זה לא עניין שאני מנהל פה עם אנשים משא ומתן. זה חוק שאני מאמין בו. זה חוק שאני מוביל אותו יחד עם חבריי יהודה גליק ואיל בן ראובן. אנחנו מאמינים בזה. זאת לא שאלה של משא ומתן. כאשר 8000 איש מתים כל שנה ומדינת ישראל בכלל בפיגור מול העולם. העולם נמצא בכלל במקומות תוכן אחרים. לכן אני אומר את הדבר הבא: לא חברי הכנסת וודאי לא האורחים יפריע לי לנהל את הדיון הזה. אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים. יש כמה דברים שצריך לאשר אותם ויש גם רביזיות. ככל שהדבר תלוי בי, אעשה הכול כדי לסיים היום. זאת הנקודה וזה העניין. בבקשה אדוני היועץ המשפטי. הוועדה עצרה בדיון הקודם שהתקיים ב-21.11 בתיקון לסעיף 6 לחוק שנוגע לפרסומות בעיתונות, בהמשך להגבלות שהוטלו על פרסומות למוצרי עישון וההוראות לגבי מודעת הנגד שתהיה בעיתונות המודפסת. אני מפנה את כולם לעמוד 9 בנוסח שמונח על שולחן הוועדה, שגם הופץ מבעוד מועד. תיקון סעיף 6 8.בסעיף 6 לחוק העיקרי " (1)בכותרת השוליים, במקום האמור בה יבוא "הוראות לעניין פרסומת מותרת בעיתון מודפס"; זה תיקון טכני שנועד להתאים את כותרת השוליים לתוכן של הסעיף. "(2)האמור בו יסומן "(א)",

במקום הסיפה החל במילים "או במהדורה" יבוא "יותר מפרסומת מותרת אחת לפי סעיף 3(ב)(1)"; זאת הגבלה על מספר הפרסומות המותרות שניתן יהיה לפרסם בעיתונות המודפסת. אדוני ביקש ממשרד הבריאות לבחון מבחינה מקצועית מה ההגבלה המקצועית הראויה שיש לקבוע או לעגן בהצעת החוק. משרד הבריאות ביקש שתהיה אך ורק פרסומת אחת בכל מהדורה של עיתון. זה הרע במיעוטו, אבל זה בוודאי משהו שאנחנו יכולים לחיות איתו. אחת בגודל מסוים?

לאה פדידה, בבקשה. אני רוצה להתייחס לסעיף הזה. במהות החוק הזה נקרא חוק איסור פרסום. באו הנוכחים הנכבדים בכל הוועדות והסבירו לנו שהעיתון זה עורק ראשי וכלכלי שלהם על מנת לפרסם את זה. גם אני השתכנעתי. אין לי כלום נגד העיתונות והצבעתי בעד הסעיף הזה. אז האם אנחנו לא יכולים לעיתונות אבל חכמים על הפיצוציות? גם שם זה עורק ראשי של החיים שלהם. אני ממליצה להוסיף סעיף שגם בפיצוציות יהיה שלט אזהרה כמו שהדגשתם בעיתונות. למה פה זה עורק חיים ראשי שלהם ואנחנו לא מסכימים ובעיתונות הסכמנו, וגם אני הצבעתי בעד, וגם זה עורק ראשי שלהם. האם אפשר להוסיף את ההסתייגות הזאת? לא, וגם לא הבנתי את השאלה. יהודה, אל תפריע לי לנהל היום את הדיון. תודה. תסביר לי הגיונית. אני רוצה להבין. האם יש להם לובי גדול יותר?

בהמשך לדברי חברתי לאה בעניין של העיתונות. אני מסכימה עם אדוני היושב ראש שהחוק הוא חוק חשוב ומתים מזה אנשים, אבל לא נראה לי נכון להחריג דווקא את העיתונות וזאת מהסיבה היחידה: אם יש פרסום בתוך העיתונות, אז היא מגבירה את קצב הקנייה, היא מעודדת את הקנייה. אז אם אנחנו כבר מחריגים ואנחנו לא רוצים שאנשים ימותו, אז בואו נעשה סדר גם בנושא הפרסום ובעיתונות.

ברשותכם, אני רוצה להשיב בקצרה. קודם כל, כבר קיימנו את הדיון בעניין הזה.

שנייה. אין לי בעיה, אני יכול להצביע עכשיו על הרביזיות ולהפיל את כולן. יש לי פה רוב ברור וחד. אני לא רוצה להתנהג בצורה שכזאת. תודה, כבוד היושב ראש. אני לא רוצה לעשות את זה. אני רוצה לומר את הדבר הבא באופן יותר ברור: אני אחזור ואומר זאת בפעם האחרונה גם לפרוטוקול. עמדתי היא, שהעיתונות לא היתה צריכה להיות מוחרגת. זאת גם עמדתם של חבריי. יתרה מכך, זאת עמדתם של רוב אלה שתומכים בחוק ובאו לכאן לתמוך בחוק. אף אחד מאיתנו לא אוהב את זה. בואו לא ניתמם, אנחנו חיים בעולם פוליטי. הממשלה, לא אני, ועדת השרים זאת היתה הכתבה שלה. כמו כל דבר בחיים, אני צריך לקבל החלטה, האם בגלל הסעיף הזה שהוא אחד מתוך 100, אני אוותר על כל ה-99 או הפוך? נקודה נוספת. אני רוצה להסביר את ההבדל הגדול בין הפיצוציות לבין אותה מערכת יחסי גומלין. יש הבדל בין פרסום לבין איסור מכירה. לא קבענו בשום מקום בחוק הזה איסור מכירה. יכול להיות שיום אחד גם זה יגיע. אני מניח שזה רק עניין של זמן. כל העניין הוא הנראות, במובן הזה שאתה בא לפיצוציה הוא לא אומר לך שלא תמכור.

שאתה נכנס לסופר ויש לך את הקופסאות מעל הקופאיות וזה סגור. זה הכול. לא אמרתי שלא ימכרו, לא אמרתי שלא יזכירו סיגריות בפיצוציה או בחנות הנוחות. לכן, ברשותכם, מנקודת המבט שלי,

אני מבקש להעלות להצבעה, זה הרע במיעוטו. אז אתה אומר שהממשלה מפחדת מהעיתונות אבל שמה פס על הפיצוציות. יכול להיות, אני לא נכנס לזה. עזבי, אנחנו כבר בתוך התהליך ואני רוצה להצביע. אני רוצה לשאול שאלה.

שכולם מתנגדים להחרגת העיתונות, אני שמחה וזה ידוע. למרות זאת, קרוב לוודאי שיש לך רוב להעביר עם זאת. האם אתה לא חושש שמפני שבאמת אנחנו למעשה חסמנו את הפרסום באינטרנט ובאמצעים אחרים,

התקציבים שהיו מיועדים לשם יעברו לעיתונות? אנחנו נתקע את עצמנו את פרסומות - - - גברתי, אני לא עושה פיליבסטר לעצמי. אני לא רוצה להתנהל כמו שחברים שלנו נוהגים בוועדות אחרות,

תודה רבה ושילכו הביתה. אל תיתנו לי להתנהל בצורה הזאת. זה דיון שקיימנו אותו, יעל. שלחנו את משרד הבריאות לנהל דיון. עמוס האוזנר הביע את עמדתו המקצועית בעניין הזה. אמרנו בצורה ברורה וגם קבענו את הכמות. זה דיון שלישי בעניין הזה. זה בא לידי ביטוי בתוצאה הסופית? גברתי איחרה אמרנו שתהיה מודעה אחת בלבד

בכל יום מודעה אחת. מול זה,

אני רוצה להזכיר שיש מודעה שהיא נגד. גם עמוס הוא מומחה יותר ממני בעניין הזה והוא לא חשוד כמי שמבקש לקדם את האנשים לעשן, אומר שהמשמעות של אותה מודעה, יש לה עוצמה לאין שיעור יותר גדולה. איתן, ברשותך. אני מבינה שאתה כועס ואתה רוצה להתקדם. לא כועס, אני רוצה להתקדם. מה ההסבר ההגיוני? יש לי שאלה, מאחר - - - סליחה, יעל, לא סיימתי. דיברנו על אפשרות שנבוא ונאמר שמהתאריך של כניסת החוק, אנחנו לא נאפשר שמבחינת הכמות של הפרסומות יהיה יותר מאשר לפני. זאת אומרת, מה שהיום זה מה שיהיה. איפה זה? יעל, אני רוצה לומר את הדבר הבא. אני לא אאפשר שמה שקרה ב-2014 יקרה. מי בעד תיקון הסעיף? רגע, אדוני. חבר הכנסת איל בן ראובן מצביע במקום חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. חברת הכנסת יעל גרמן מצביעה במקום חברת הכנסת עליזה לביא. חברת הכנסת תמר זנדברג מצביעה במקום חבר הכנסת עיסאווי פריג'. חבר הכנסת יהודה גליק במקום חברת הכנסת נורית קורן. מי בעד? מי נגד?

7 נגד, 1 נמנעים, אין תיקון סעיף 6 התקבל. הסעיף הבא הוא סעיף 9 להצעת החוק. "החלפת סעיפים 7 ו-7א. 9.במקום סעיפים 7 ו־7א לחוק העיקרי יבוא: "אזהרה בפרסומת מותרת 7. (א)בפרסומת מותרת כאמור בסעיף 3(ב)(1) ו-(2) תיכלל אזהרה, שתוצג במקום בולט, בגודל של 30 אחוזים לפחות משטחה של הפרסומת, בשפה שבה כתובה הפרסומת ולפי האמור בתוספת ובנוסח כמפורט להלן: (1)לעניין מוצר טבק נוסחי האזהרה המתחלפים בהתאם להוראות לפי סעיף 9(ג); (2)לעניין מוצרי עישון שאינם מוצר טבק נוסחי האזהרה האמורים בסעיף 9(א)(2) ו-(3), לפי סוג מוצר העישון." אני אסביר בקצרה את הסעיף. הסעיף זה מחליף את סעיף 7 לחוק הקיים, שקובע גם היום שבפרסומת בעיתון או בדבר דפוס אחר תהיה אזהרה בשטח של 5% לפחות משטח הפרסומת. לאור קביעת איסור כללי על פרסומות, למעט חריגים מצומצמים כפי שהוועדה אישרה, מוצע להחמיר את ההוראה הקיימת היום ולקבוע שבפרסומת מותרת בעיתונות ובחנות פיזית למוצרי עישון ואלכוהול, ניתן יהיה לפרסם ובלבד שבמסגרת הפרסומת תהיה אזהרה. ההוראות לגבי האזהרה קבועות בתוספת המוצעת לחוק בעמוד האחרון של הנוסח בעמוד 23. הוועדה יכולה לעיין בתוספת. באופן עקרוני נקבעות שם עקרונות לגבי גודל, צבע האותיות, הגופן, ויחס האותיות שיהיו כלולות באזהרה. האם למוצרי טבק יש כללים שונים מאשר למוצרי ניקוטין בלבד? החוק החדש, לאחר שתעבור הצעת החוק, יחול על כל מוצרי העישון, מוצרי טבק, סיגריה אלקטרונית וחומרים אחרים ממקור צמחי שמיועדים לעישון, כפי שהוועדה אישרה כבר בדיונים הקודמים. אני רוצה להזכיר לנו שוב. ועדת הכלכלה והמציעים רצו שהחפיסות תהיינה כפי שמתקיים בכל מקום אחר בעולם. אני רוצה להזכיר שההצעה של שר הבריאות שזה יהיה כמו באוסטרליה, שהחפיסות תהיינה אחידות. יש סעיף שלם בעניין. סליחה, אני מתנצל. אני מטעם ג'ול. אני רוצה לסיים את החוק היום,

אני אבקש את שימת ליבכם לגבי האזהרה למוצר אידוי, שהיא שונה בתכלית ממוצר טבק. חברה לא יכולה להזהיר ממשהו שלא מוכח מדעית. אנחנו מבקשים את ההסתייגות. תודה איתן האזרחי.

מי שיהיו לו לאחר מכן טענות או תלונות על האופן המקצועי, המשפטי, ממילא אתם כבר נמצאים בבית המשפט, תוכלו להוסיף עוד כמה עמודים. אני רוצה להבהיר. לגבי האזהרות, יהיו אזהרות שונות לפי סוג מוצר העישון. אני אבהיר שמשמעות ההפניה כאן בסעיף 7א(2), לגבי סיגריה אלקטרונית האזהרה תהיה: "מוצר זה ממכר ביותר ומזיק לבריאותך". לגבי מוצרי עישון אחרים שאינם מוצרי טבק או סיגריות אלקטרונית,

חומרים ממקור צמחי שמיועדים לעישון והכלים שמשמשים לעישון טבק, האזהרה תהיה כדלקמן: "אזהרה - העישון גורם למחלות חמורות ולמוות בטרם עת". אלה הנוסחים שקיבלנו ממשרד הבריאות. רק להבהיר שמוצר עישון זאת ההגדרה הכוללת?

כל סוגי המוצרים שעליהם יחול החוק. הרי בסופו של עניין, גם כשעותרים או יעתרו, התהליך הזה נבחן בצורה מאוד מעמיקה. מבחינתנו, אנשי המקצוע

זה משרד הבריאות. אם יש מאן דהוא שילך לבית המשפט ויוכיח שהמומחים של גרוטו וחבריו לא מבינים שום דבר ואז נצטרך להתמודד עם זה. לגופו של עניין, נחה דעתנו שהדברים כפי שמובאים על-ידי משרד הבריאות אכן נמצאים על אדני ברזל. יש סמכות לשר לשנות את הנוסח הזה, נכון?

אני אקריא את הסעיף הבא. "(ב)שר הבריאות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת ואת נוסחי האזהרה כאמור בסעיף קטן (א), או לקבוע מסר אחר שייכלל בפרסומת מותרת כאמור באותו סעיף קטן, וכן רשאי הוא לקבוע הוראות נוספות בדבר שפות האזהרה או המסר,

הגודל המזערי שלהם ושל האותיות שלהם, ואופן תחלופתם של האזהרה או של המסר, ובכלל זה הוראות שונות ונוסחי אזהרה שונים לסוגים שונים של מוצרי עישון." באישור ועדת הכלכלה.

אדוני היושב ראש, עד מתי אפשר להציע הסתייגויות? לא אמרתם תאריך אחרון להסתייגויות. את צריכה להציע הצעה. אם ההצעה לא מתקבלת על-ידי הוועדה, ההצעה הזאת תהפוך להסתייגות אם תבקשי שאני אכלול בנוסח שיונח. היא הציעה בזמנו הצעה בדיון לא התקבלה. אני רוצה להפוך את זה להסתייגות. מה ההצעה? כמו שהחרגנו את העיתונות להחריג גם את זה. זה לא הסעיף הזה. אין לנו בעיה להעלות את זה. אולי במסגרת הדיון החדש שהתקיים. או כהסתייגות דיבור. שיצביעו על זה. בקשת דיבור זה לא ישנה את הנוסח. אם היא מבקשת לשנות את הנוסח אז זאת הסתייגות לכל דבר. אני מעלה אותה להצבעה. תנו לי להתקדם ואני אשוב לזה. אנחנו מבקשים להוסיף ולהבהיר בסעיף הזה: "ורשאי לקבוע נוסח שונה לכל עיתון", כפי שחברות הטבק מכוונות את המסרים שלהן בשונה לקוראי "יתד נאמן" ולקוראי "בלייזר", כך גם משרד הבריאות צריך להתאים את המסרים שלו לקוראים של העיתונים הספציפיים. חברים, נתנו את הסמכות לשר. אני לא אכתיב לו באיזה ווליום של קול להשמיע את הדברים. נדמה לי אדוני, שהמנגנון שאדוני מציע היא אפשרית לפי החוק. היא קיימת, זה מה שאני אומר. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד, רוב נגד, 1 נמנעים, אין סעיף 7 התקבל. סעיף 7 אושר. הסעיף אושר. "הגבלות על שמות וצורות של מוצרים דומים למוצר עישון 7א. (א)לא ייצר אדם מוצר שאינו מוצר עישון, לא ישווקו ולא יאחסנו לשם שיווקו,

כינויו או הסמל המופיע עליו זהה או דומה לשם מסחרי או למותג של מוצר עישון שהיה קיים לפני קביעת שמו או כינויו של המוצר שאינו מוצר עישון או לפני הופעתו של הסמל על המוצר כאמור. (ב)לא יכנה אדם עסק או פעילות מסחרית שאינם קשורים לסחר במוצרי עישון, בשם או בכינוי זהה או דומה לשם מסחרי או למותג של מוצר עישון, אם השם המסחרי או המותג היה קיים לפני מתן השם או הכינוי לעסק או לפעילות האמורים. (ג)לא יכנה יצרן או יבואן מוצר טבק ששווק לראשונה לאחר יום י"ג בתמוז התשס"א (4 ביולי 2001), או מוצר עישון שאינו מוצר טבק ששווק לראשונה לאחר יום תחילתו של חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון מס' 7), התשע"ט-2018, בשם או בכינוי זהה או דומה לשם מסחרי או למותג של מוצר שאינו מוצר עישון." סעיף קטן ד' הוא הצעה של משרד הבריאות ואני אקרא אותו: "(ד)לא ייצר אדם, לא ישווק ולא יאחסן לשם שיווק צעצוע או ממתק, ובכלל זה גומי לעיסה, בצורה של סיגריה." אני אסביר בקצרה. סעיף 7א הקיים היום קובע הגבלות על פרסומת עקיפה. ההגבלות האלה מתייתרות מכיוון שהגדרת פרסומת מאוד מאוד הורחבה. במקום ההגבלות שקיימות היום, מוצעות כאן הגבלות על מוצרים שדומים בשמם או בצורתם למוצרי עישון, כדי למנוע למעשה פרסום דרך המוצרים האלה. אני אגיד עוד משפט לגבי סעיף קטן ד' שמוצע על-ידי משרד הבריאות. הנוסח בעניין הזה נדון בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה והיה רחב מאוד. אדוני וגם חברי הכנסת ביקשו לצמצם אותו. הוא צומצם ולכן הוא יחול עכשיו רק על צעצוע או ממתק שדומה לסיגריה. אני מעמותת מדעת. בהתייחס לסעיף 7ד ובהמשך להערה של איתי, אכן בדיון הראשון כשנדון הסעיף הזה ביקשתם לראות האם יש רגולציה כזאת בעולם. בדקנו וגם העברנו לחברי הוועדה הנכבדים. יש חקיקה בעולם.

מדינות מערביות לכל דבר, שאוסרות לא רק סיגריות אלא מוצרי עישון באופן כללי מבחינת דמיון.

לא רק ממתק או צעצוע אלא כל מוצר שדומה. המקור של זה הוא החשש היום שבבתי ספר, תופעה של אידוי ולעשות צורות בעשן הופכת להיות פופולארית. מחר יבוא יזם ויוציא משהו שנראה כמו סיגריה אלקטרונית ומבוסס על מים, הוא עושה אדים אבל הוא לא חומר צמחי ולא טבק. הוא יהפוך לאופנה בקרב הילדים והנוער ולמחרת הם יעברו לסיגריות אלקטרוניות. זה החשש שלנו.

מי בעד הסעיפים? הצבעה בעד, 7 נגד, אין נמנעים, אין סעיף 7א התקבל. הסעיף אושר. "הוספת סעיפים 7ג ו-7ד 10. אחרי סעיף 7ב לחוק העיקרי יבוא: "תנאים לייצור ולשיווק של סיגריה אלקטרונית, מחסנית וחומר מילוי 7ג. (א)לא ייצר אדם, לא ישווק ולא יאחסן לשם שיווק סיגריה אלקטרונית, מחסנית או חומר מילוי, אם הם מכילים ניקוטין בריכוז העולה על 20 מיליגרם למיליליטר. (ב)בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), לא ישווק אדם חומר מילוי אלא באריזה שנועדה למנוע פתיחה על ידי ילדים, שבר או דליפה. (ג)הוראות סעיף זה לא יחולו על סיגריה אלקטרונית, חומר מילוי או מחסנית, שהם תכשיר הרשום בפנקס או תכשיר המשווק לפי היתר שניתן לפי סעיף 47א לפקודת הרוקחים ,

זאת הוראה שקובעת למעשה תנאים לייצור ושיווק של סיגריות אלקטרוניות, מחסניות וחומר מילוי בהגדרות כפי שאושרו בדיונים הקודמים. זה סעיף שמשרד הבריאות ביקש להוסיף להצעת החוק ואני מציע שאנשי המקצוע במשרד יסבירו לוועדה את התשתית העובדתית להוספתו. אני ראש שירות לבריאות הציבור בפועל. אנחנו רואים בעולם שהמוצר הזה של סיגריות אלקטרוניות הולך ותופס תאוצה. רק היום התפרסמו נתונים חדשים. כמיליון בני נוער אמריקאים נוספו תוך שנה אחת למעגל המשתמשים בסיגריות אלקטרוניות. הרקע הזה והעובדה שהמינון של הניקוטין שקיים בחלק ניכר הוא מאוד גבוה ויש איתו שתי בעיות. בעיה ראשונה שהוא ממכר מאוד ובעיה שנייה, שהוא בפני עצמו יש לו נזק בריאותי לאדם, במיוחד לבני נוער ויש להם הרבה יותר קולטנים של הניקוטין. המטרה פה היא באמת לא למנוע לגמרי, אבל כן להקטין את האפשרות שאם אותו בן נוער משתמש בפעם הראשונה או השנייה במוצר, הסיכוי שיתמכר יקטן. כך בעצם אנחנו מגנים על הקהל הזה. זה נראה לי מקל, אני מצטערת לומר.

המינון של הניקוטין הוא הרבה יותר קטן ואז הסיכוי להתמכרות הוא הרבה יותר נמוך. אני מאפשר את המינון הנמוך. המינון עצמו נקבע על-ידי הדירקטיבה האירופית.

את ה-20 אפשר. נכון. זה המינון שקיים באירופה והמוצר הזה נמכר. זה גם בעייתי לאפשר את זה, בואו נשים את זה על השולחן. הסעיף הזה וגם הסעיף שאחריו באים למנוע דבר מאוד מסוים. החברות הציגו את המוצר הזה כאילו שהוא מוצר שנועד לעזור לאנשים להיגמל מהעישון. מה קורה בפועל? הם מייצרים מוצר שהם משווקים אותו לבני נוער, מכניסים בו טעמים לבני נוער, "מטרגטים" את הפרסום לבני נוער. יש כאלה שמעולם לא עישנו, אלא אם כן הם עישנו כשהיו עוברים בבטן אימם. כלומר, אם החברות האלה מעוניינות, יבואו ויתכבדו ויציגו את זה כמוצר גמילה. ימכרו את זה בבתי מרקחת עם מרשם. אני חושב שמשרד הבריאות הלך לאיזון הנכון. קבע את ה-20. זה גם מה שמקובל בעולם. לכן אנחנו צריכים למנוע מצעירים להתמכר.

יו"ר המועצה הישראלית למניעת עישון. הסעיף הוא בוודאי מוצדק. הוא גם תואם את התקנות שאושרו בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ושהנוסח של סעיף א' כאן זהה לנוסח של התקנות שם. הבעיה היחידה היא שכאן מתייחסים לעניין ההגבלה של כמות הניקוטין אך ורק בסיגריות האלקטרוניות ולא מתייחסים בכלל לסיגריות רגילות. זאת אומרת, מפלים כאן - - - אדוני רוצה לעכב את החוק?

לא, אם יש דברים שאנחנו רוצים להוסיף, בבקשה, בהזדמנות הזאת. הלכנו פה בהרבה מקרים לפי הסמכות שניתנה ל-FDA. אני רוצה שתינתן לשר הבריאות הסמכות הכוללת לקבוע את כמות הניקוטין בכל מוצר עישון. אני בעדך אבל לא עכשיו. זה יעכב אותי בעניין הזה. לא ברור לי למה הסעיף הזה פה בחוק. אני מבקש מכם כמה דקות של פתיחות אמיתית. מדוע נותנים לו כזה פתחון פה? למה לא? זה מנוגד לסעיף 5 של האמנה. הוא לא צריך לשבת פה. יעל אל תעשי לי את זה. אל תעשי סיבוב על הגב שלי עכשיו. אני זה שנמצא פה כל הזמן מול כולם. אני לבדי כל יום. אני מכבדת אותך אבל למה אתה נותן לו לדבר? אל תעשי סיבוב על הגב שלי. כולם נהיו פה חוני המעגל. כולם עושים עלי עיגולים. די, חאלס, מספיק. אני מנהל את הדיון. החוק יעבור בצורה מאוד ברורה. אנחנו מכבדים אנשים. זה לא דיון ראשון. תודה רבה לכם, נא לא להפריע. מי שיפריע לי ימצא את עצמו בחוץ. האם ברור העניין הזה? אבל השיטה לא יפה, איתן. תודה רבה. עזוב תודה רבה, לא תודה רבה. כולם עושים סיבוב עלי, החוק יעבור. עיסאווי, אתה יכול להתנגד. זה לא כבוד לנו כחברי כנסת בוועדה, לשמוע את ההרצאה הזאת. זה לא מתאים. אני לא מתנגד לחוק אבל לא מתאים לי. אפשר לענות לך? מה מספר הדיון - - - בסדר, אני מעריך את זה. אתה תגיד לי כמה דיונים דנו. חבר'ה, לא יהיה כאן פיליבסטר גם בחברות בינינו. זה לא עניין של פיליבסטר. אין יותר דיונים שיתקיימו. זאת לא הקדנציה הראשונה שזה נדון. גם בקדנציה הקודמת זה נדון. זה תקוע לך בראש. לא אתן להפיל. די, מספיק. ברשותכם, איתן יש לך שתי דקות. אתה יודע שזאת לא פעם ראשונה שניתנת לך הזדמנות לומר את הדברים. זאת פעם ראשונה שמוצב בפניכם נושא חדש לחלוטין שמתייחס לטעמי - - - זה נכלל בחוק בקריאה הראשונה.

רוצה לומר לכם את הדבר הבא: אדוני אומר כל הזמן שעומדת בפניו עמדה מקצועית של משרד הבריאות והוא סומך את ידו עליה. לא עומדת בפניכם עמדה מקצועית של משרד הבריאות. עם כל הכבוד, אתם לא נחשפתם לנתונים. אתם קיבלתם מסמך שנחתם על-ידי מי שאינו רופא. מי שהודר על-פי החלטת ממשרד הבריאות במהלך שימוע וחוות הדעת שלו נפסלה בהליך קודם. בג"צ קבע לגבי עמדה מקצועית של משרד הבריאות - נאמר שאין עמדה מקצועית והעמדה המקצועית לא ערכה את ההשוואה הנדרשת על-פי היועץ המשפטי לממשלה. אתם נמצאים פה באיזה הליך ואתם חיים בהרגשה שאתם יודעים את האמת. אתם לא יודעים את האמת המקצועית. יושב פה פרופסור גרוטו, שיבוא ויתכבד ויסביר למה בעבר הוא פעל לפי ה-FDA והיום עובדים לפי הדירקטיבה האירופאית? למה עכשיו, יומיים לפני ההצבעה, עושים מיש-מש בין ה-FDA לבין הדירקטיבה האירופאית ומחילים, לגבי המינון, לפי הדירקטיבה האירופאית 20 מיליגרם ופתאום יש טעמים מה-FDA, שגם שם זה לא נאסר וזה היה בדרך וולונטרית ובמקומות מסוימים ובמקומות אחרים. למה מתעלמים מהמחקרים האנגלים מארגון הבריאות האנגלי, על זה שמדובר במוצר שהוא מפחית נזק. תמכור אותו כמוצר גמילה. יש הבדל בין מוצר לבין חלופה פחות מזיקה. אתם פה, בשם הבריאות שכולנו רוצים, הולכים שבי אחרי היעדר קונספט. אין לכם עמדה. שיסביר פרופסור גרוטו את שינוי העמדה שלהם. שיסביר על סמך איזה מחקר או איזה סקר שלא הם ערכו. על סמך סקר שערך הארגון למיגור העישון על 14 נערים שעישנו בנובמבר ג'ול? תודה איתן. אנחנו גם קוראים עיתונים מחו"ל. אני רק רוצה לחזק את הוועדה. זה אחד הסעיפים החשובים ביותר ואני רוצה להסביר למה. התעשייה הזאת זה כמו בשליחות קטלנית 2, שפעם ראשונה היה את החומר הנוזל הזה שיורים בגיבור והוא מתחיל לנזול ולהיות בצורה אחרת. האמת שכבר שכחתי, אני אצפה בזה שוב. זה מאוד מומלץ. אגב, ראיתי את זה לא מזמן והסרט עומד במבחן הזמן. פעם ראשונה שהאפקט הזה נוצר. זה מה שחברות הטבק מנסות לעשות. כל פעם המוצר שלהם נהיה נוזל, עובר דרך פתחים לתצורה חדשה. עכשיו זה התצורה החדשה של הסיגריות האלקטרוניות. רק עכשיו יש לזה שמות חדשים: מפחית נזק ומפחית עשן. הם גם מקימים עמותות שלעמותות קוראים smoke free. יש מקדמי בריאות חדשים בעולם מטעם חברות הטבק. כמה משלמים לכם על - - - ארגון הבריאות הריאות האנגלי אומר את זה. ואתה חסיד, ממש עוקב של ארגון הבריאות האנגלי. אני עוקב של עובדות ונתונים רפואיים. אל תפריע לי, עם כל הכבוד. זה מה שקורה פה והסעיף הזה הוא מאוד חשוב כי זאת החסימה של התצורה המחודשת הזאת. בדיוק כמו שנאמר, בהרבה מאוד מקומות הסיגריות הולכות ונחסמות ואחר-כך הסיגריות האלקטרוניות אז עכשיו יש לנו ג'ול. הדבר הזה הולך ומשווק מתחת לרדאר בקידום מכירות ודרך כל מיני עמותות שבמסווה של הפחתת עישון דוחפים מוצר סופר ממכר, סופר מסוכן. בלי הסעיף הזה פשוט נפתח את הדלת לרווחה. לכן הסעיף חשוב. אני מאיגוד לשכות המסחר.

לגבי הנושא שלא יודעים שזה סיגריה אלקטרונית זה סיכון מופחת. קיימת הסכמה בינלאומית על כך, כולל מה-FDA ורשות הבריאות הבריטית ומשרד הבריאות בקנדה, שמדובר בתחליף עם סיכון מופחת למעשני

מה כתוב פה?

חומר מילוי או מחסנית שהם תכשיר רשום לפי פקודת הרוקחים".

אין לי בעיה. אני אומר פה - - - זאת הערה צינית של משרד הבריאות, לרשום את זה כתרשים רפואי. כל

צריך להעביר חוק ולאכוף אותו בחומרה, כמו שעושים עם מוצרי אלכוהול. אנחנו גם מפעל

יש לנו גם מספר מפעלים באירופה.

אנחנו קצת מכירים את הענף הזה גם עם ההתנהלות שלו האירופאית. אני כרגע שם בצד את הנושא האם זה יותר או פחות

אני מצטער - - - אבל אותי זה מצחיק. תמר, אני מבין אותך, אבל בבקשה.

אנחנו

נכון לרגע זה, החוק מגדיר וקובע, זה הכול. אף אחד לא מנע מכם למכור בהגדרות שמתכתבות עם החוק. אני יודע שזה בעייתי. אני אענה. אנחנו רוצים לתת

בואו נכניס את הדיון הזה לפרופורציות באמת אמיתיות. החשוב ביותר מהכול זה החיים של האנשים האלה שצורכים את המוצרים האלה. זה התחיל בשנות ה-80 כשאמרו ב"דובק" ו"פיליפ

כל חומר ממקור צמחי שמיועד לעישון שאינו טבק. תן דוגמה, שנבין מה זה. אני לא יודע אם יש דבר כזה של עישון עלי וניל.

לא הייתי בכל הדיונים אז אני לא יודעת לומר. ממה שאני למדה ולמדתי בימים האחרונים, הסעיף הזה לא היה

כמובן שהכנסת תכריע, זאת העמדה שלי.

חברים יקרים, הרי ברור לי העניין. אני אשקול אם להצביע על זה, או להביא את זה כנושא חדש,

אני לא אעכב את החוק בגלל העניין

זה גם מרכך את התחושה של האדים שם מקבלים. למשל למנטול יש אפקט כזה. זה עוד פעם מקל על התחלת העישון וההתמכרות.

את הגמילה.

פחות דרייב להיגמל למישהו שמשתמש בטעמים.

דעתנו המקצועית היא שאין מקום להפריד בין המוצרים, גם לא הסיגריות האלקטרוניות. הנתונים שאנחנו רואים בעולם על שיעור המשתמשים והפוטנציאל, זה אין לתאר.

אנחנו עושים טוב לשוק. בדיוק, זה בגלל הפעילות שלכם.

אנחנו עוזרים להם להפסיק לעשן. לשווק סיגריות בטעמים לבני נוער שזאת פעם ראשונה שהם מתחילים

אדוני, אני רוצה רק לתקן. אדוני לא יתקן. אדוני רוצה, בבית המשפט יתקן אותו.

עיסאווי פריג', בבקשה. אני לא מתכוון להצביע על העניין הזה. איתן, זה לא הכי פופולרי

קשה לי עם היושב ראש כי אני יודע כמה העסקים הקטנים קרובים לליבו. אבל כשאני שומע אותך ואני יושב מזועזע ולא פוצה פה, אני אומר לך שאתה לא מבין מה זה בעל עסק.

- - - שבוע שעבר היתה הפגנה על 24 איש שנהרגו- - - מאז תחילת הדיון עוד שניים

בסוף אנחנו לא נסיים היום, זה מה שכולם רוצים. איל בן ראובן ואחריו חאג'

לחברי הכנסת שעובדים על החוק הזה יש מטרה למנוע את המוות של אלפי אנשים מידי שנה. בוא נעשה את זה מדורג, אנחנו איתך. דרור, נתתי לך מעל ומעבר. האמן לי, למישהו אחר לא הייתי נותן. אני מציע לכולם להבין פה את רוח חברי הכנסת שמתכוונים להעביר את החוק הזה. הרוח

הוא לא ייתקע, את זה אני מבטיח לך. לתת את האיזון הזה שלא נפסיד את החוק שלנו. אני מזכיר איגוד רופאי בריאות הציבור, ההסתדרות

הנושא של הטעמים הוא חיוני ביותר. לכן אנחנו מציעים לוועדה לפצל את הנושא הזה כדי שכן יאפשר סיכוי שמשרד הבריאות מקדם את הנושא הזה

עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): בוועדת הכלכלה עישנו. איפה לא עישנו בתקופה ההיא? זה נכון מה שאתה

שבשנות השבעים ובשנות השישים,

עישנו בבתי חולים ולא ידעו את מה שיודעים

לא דיברתי אליך, אל תפריע לי.

זה נותן לך נקודות שליליות. גם לך. את האיומים שלך ראיתי ושמעתי. מי שמדבר - אתה אוהב את החיים יותר ממני?

נדמה לך. השאלה היא לא פה.

אני בעד שילדיי לעולם לא יהיו כמוני. אני מעשנת והם לא והם בני 24 ו-25. אני בעד הרבה דברים מהחוק

יש לו ארבע דקות וזה מעל ומעבר. (נשוא דברים בשפה האנגלית). תודה רבה, אני אהיה קצר ולא אתפוס זמן רב מזמנכם. הכוונות שלכם טובות אבל האמצעים שאתם לוקחים בחשבון ומצביעים עליהם הם לא נכונים. כל אחד יודע שעישון הוא גורם למחלות רציניות. אנחנו לא רוצים שילדים יעשנו וגם אתם לא רוצים שילדים יעשנו. ילדים מעשנים מסיבות רבות,

לחץ - - - מר פרץ, בבקשה תתרגם אותו.

יצטרפו למעגל המעשנים.

רבות לכך שהנוער מצטרף לעישון. אנחנו נגד הצטרפות של נוער לעשן סיגריות. אנחנו מתנגדים. במדינות מסוימות אנחנו שותפים למערכות של חינוך יחד עם הממשלות כדי להוריד את הנושא. (נושא דברים באנגלית).

אפשר היה לראות זאת באוסטרליה, צרפת ובריטניה, שבהן הורידו את שמות החברות מהחפיסות. הוא מדבר על-כך שחבילות אחידות לא מונעות מאנשים לעשן.

תן לו לגמור.

המותג הוא פגיעה בקניין האינטלקטואלי שלנו. אנחנו משתמשים במיתוג שלי לא להגדיל את השוק אלא להגדיל את חלקנו בשוק ולהראות ללקוחות שאנחנו עומדים מאחורי המוצרים שלנו. אני מציע לתת לו להדליק משואה בשנה הבאה. את התעודה של הכול טוב

(נושא דברים באנגלית) זה שם את ישראל ליד עירק. אין צורך לומר שכולנו יודעים מאיפה מגיעות הסיגריות האלה,

---------- הוא המקור של אלי ציפורי, אני מבין.

במקום נקיטה באמצעים לא אפקטיביים שלא יפחיתו את העישון,

אני מבקש מכך לבחון

במהלך שמונה השנים האחרונות הרבה מהיושבים סביב השולחן מושפעים מתהליך שקרה בכל שמונה השנים האחרונות, שגרם לכך שהסיגריות האלקטרוניות הן מזיקות, הן לא טובות. הן שוות ערך פחות או יותר לסיכון כמו סיגריות רגילות. חברי כנסת נכבדים, ההסתכלות שלכם והציניות שהיתה פה כשהוזכר שלפני ארבעים שנה עישנו, ברכבות, באוטובוס ובוועדות למיניהן. סליחה, הדיון הזה אכן הוא חיים ומוות. 8,000 אנשים מתים מדי שנה. נמצאות פה כמה חברות של סיגריות אלקטרוניות שמשווקים בארץ. מאחורינו 60,000 מאיידים שהיו מעשנים סיגריות רגילות ועברו לאיוד. דיברנו על 8,000 אנשים שמתים מידי שנה. מדובר על אחד מתוך שני אנשים שמעשנים, שמגיע למחלות,

בגלל סיגריות רגילות. כל הגבלה שהיא שתתבצע על הסיגריות האלקטרוניות תגרום ל-60,000 אנשים להגיע למחלות ולמוות. אני רוצה לחזור על המשפט הראשון שאמרתי. אתם מוזנים ממידע מוטעה שהגיע במהלך השנים האחרונות. סיגריות אלקטרוניות מצילות חיים. סיגריות אלקטרוניות מצילות חיים, סימן קריאה. אנחנו הולכים לסבסד אותן. זו הועדה שלנו, וצריך לקדם את המוצר הזה. מיכל ואני ברשותכם רוצה להחליט מה אני עושה עם הסעיף הזה. עו"ד מיכל גולדברג, משרד הבריאות. לטענה שנטענה קודם על-ידי האורח מחו"ל לגבי האריזות האחידות ושיש כאן הפרה של אמנות בינלאומיות. נמצא כאן האחראי על הנושא של אמנות בינלאומיות ממשרד המשפטים, ונשמח שהוא יגיב לטענה. הם רוצים לפרוטוקול להגיד את זה.

אנחנו בסעיף של הטעמים. תודה.

אני החלטתי להעלות להצבעה את הסעיף הזה. אני חושב שזה נושא יותר מדי דרמטי, הנושא של הטעמים, מכדי שאוותר עליו. מי שירצה לטעון טענה של נושא חדש. דבר אחד אני לא עושה אני לא גונב זמן. אמרת שלא מעלים ופתאום חזרתם אחורה.

הלחץ פה עובד אליכם? - - אמרתם שלא מעלים את הטעמים, פתאום הכול שקט. טעמים זה מעודד עישון.

יקירי, מספיק. אפשרתי לכם והעניין ברור. אני מתכוון להצביע על העניין של הטעמים ומי שירצה לטעון טענה של נושא חדש יהיה מוזמן אחרי שנצביע לטעון את הטענה של נושא חדש. זה לגיטימי ביותר לטעון את הטענה. העניין ברור.

תני לי להתקדם,

לטעון את הטענה של נושא חדש.

אנחנו צריכים לחזור לוועדת כנסת, נכון?

זה יהיה בכפוף להחלטת ועדת הכנסת. ברור שוועדת הכנסת צריכה להכריע. בחוק הזה אני לא יכול להרשות לעצמי אפילו בסעיף אחד לא לעשות אותו הכי

האמיני לי. אבל יש רגעים שאתה עושה את זה בקל וחומר, כי ברור לי שיהיו כאלה שינסו לפנות לבית משפט או דברים מהסוג הזה.

יחזיר אנשים - - - אנחנו לפני שבוע קיבלנו פה חוק שאוסר זנות בישראל למרות שזה פוגע במיליון משתמשים כל שנה. אל תשכנע כי זה פוגע.

יש אנשים נפגעים בדרך. יהודה, על העניין של הטעמים כבר דיברנו. תעלי נושא חדש. מספיק, די. עשיתם ממני אידיוט? כל רגע מישהו עושה לי בתורו? אתם חושבים שאסיים את הדיון עד השעה 16:00 כך? עשיתם ממני אידיוט? לכן אני קובע הכללים מתי די.

מעל ומעבר. יושבת ראש הרשימה שלך אפילו לא מאפשרת דבר כזה.

הנקודה היא כזו: יש כאן עוד שתי נקודות שאני ביקשתי להעלות . ביקשו ממני להחריג סיגרים, כיוון שהם אינם מצליחים להיכנס לתוך הסגרת הזו.

אין לי בעיה באופן אישי להחריג את הסיגרים מתוך הסעיף הזה. לא מהסעיף הזה. אה, רק מהאריזות. אם הם לא רוצים, תודה רבה. למה איפה ואיפה? לך עד הסוף. עיסאווי, אתם רוצים שאני אלך נגד כולם? אנחנו אתך.

תעשה סיבוב על הראש שלי. למה? למה? למה אתה אומר את זה? אתה לא מתנהג אליי בחברות עכשיו. אני אסביר לך למה. הם באו אלי ואמרו לי תראה, אני היחיד פה שמנסה ללכת בין הטיפות, באמת. אתם עושים עליי, מוציאים אותי זה? אין לי בעיה. אף אחד מהחוק הזה מרגע זה לא מוחרג.

באמת.

אם הרציונל שלך אומר שסיגר צריך קופסא אחרת - - - אנחנו לא שם, בואו נתקדם עם הדיון. אין יותר החרגות. אני אומר את זה פה. חברים שלי, אתם רוצים, תעשו מה שאתם רוצים. קצה נפשי מזה שאני נמצא פה האידיוט שכל אחד מהחברים שלי מנסה לעשות סיבוב על הגב שלי. אני חוזר ואומר את דעתי. כבר קיימנו את הדיונים האלה, כבר הטיסו מומחים מיפן, כבר הביאו מומחים מכל העולם. לא היה דיון כל כך ארוך, כל כך מתמשך יותר שניתנו לאנשים את כל האפשרויות לדבר, יותר מהדיונים שנעשו כאן. נכון לרגע זה אני מודיע את הדבר הבא: הטעמים, אני לא כולל אותו עכשיו, כי זה מצריך ממני להפסיק עכשיו וללכת לוועדת הכנסת. אני אבדוק עד סוף הדיון מה אני עושה. אדוני, מנכ"ל משרד הבריאות, אני לא רוצה להתעכב בעניין הזה. אז בעניין הנושא חדש? אני לא מעל את הטעמים, נקודה. סעיף 7ג אושר. אנחנו עוברים לסעיף 11 להצעת החוק. לא מצביע עליו. הלאה. אני בסוף הדיון אחליט מה אני עושה עם זה. דילגת על ד7.

"תיקון סעיף 8 11. בסעיף 8 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב)לא יפיץ אדם, לא יחלק ולא ישאיל מוצר עישון לאדם אחר במסגרת מסחרית, לרבות באירועי שיווק וקידום מכירות של מוצרים שאינם מוצרי עישון,

בתמורה סמלית או בתמורה למוצר עישון אחר או נלווה לרכישת מוצר אחר, ובכלל זה בעד השתתפות בסקר צרכנים, רישום ברשימת דיוור או מסירת פרטים אישיים." אסביר בקצרה. סעיף 8 כנוסחו היום אוסר על צירוף מתנות למוצרי טבק ועל הענקתם ללא תמורה. כאן מוצע לקבוע איסורים חדשים על הפצה וחלוקה או השאלה של מוצרים באירועי קידום מכירות, אירועי שיווק וכדומה.

אני חושב שכבר דנו מספיק בעניין הזה. אני רוצה להצביע על זה. מי בעד הסעיף? מי נגד? הצבעה בעד, רוב נגד, אין נמנעים, אין סעיף 11 התקבל.

"תיקון סעיף 8א 11א. בסעיף 8א לחוק העיקרי (1)בכותרת השוליים,

השכרה או השאלה" יבוא "או השכרה"; (2)בסעיף קטן (א1), המילים "ולא ישאיל" יימחקו, (3)בסעיף קטן (ג), במקום "מוצרי טבק או מוכרים, משכירים או משאילים" יבוא "או משכירים"." זה תיקון נלווה לתיקון שהקראתי קודם לכן בסעיף 8. מכיוון שהסיטואציה שבה אדם משאיל מוצר עישון לקטין לא באמת מתרחשת בפועל, בתיאום עם משרד הבריאות ומשרד המשפטים - - - אני חייבת להבין, מה הסיטואציה? לכן הסיטואציה הזאת תימחק מהסעיף. הסיטואציה הזאת לא באמת מתרחשת בפועל ובתיאום עם משרד המשפטים ומשרד הבריאות נמחקה ההתייחסות להשאלת מוצרי עישון בסעיף שנוגע לאיסור מכירה לקטינים. התיקון הזה הוא בעצם תיקון נלווה לתיקון שהקראתי בהתחלה. העניין ברור. בסעיף הקודם כן דיברת על להשאיל. כן, כי שם מדובר על השאלה במסגרת קידום מכירות. תודה.

מי נגד? הצבעה בעד, רוב נגד, אין נמנעים, אין. תיקון סעיף 8א נתקבל.

"תיקון סעיף 9 12. בסעיף 9 לחוק העיקרי, (1)בסעיף קטן (א), אחרי "בחפיסה" יבוא "או באריזה אחרת" ובמקום הסיפה החל במילים "אלא אם" יבוא "אלא אם כן מודפסת או מודבקת עליה אזהרה באותיות דפוס ברורות וקריאות, והמילה "אזהרה" תודגש על ידי קו מתחתיה, ובהתאם להוראות אלה: (1)לעניין מוצרי טבק נוסח האזהרה יהיה אחד הנוסחים המתחלפים בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (ג), ושטח האזהרה יהיה 65 אחוזים לפחות משטחו של כל אחד משני הצדדים הרחבים ביותר של החפיסה או האריזה, בחלק העליון של כל צד או שיעור אחר משטח האריזה בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (ג); (2)לעניין סיגריה אלקטרונית, מחסנית או חומר מילוי, נוסח האזהרה יהיה: "אזהרה, מוצר זה ממכר ביותר ומזיק לבריאותך", ושטח האזהרה יהיה 30 אחוזים לפחות משטחו של כל אחד משני הצדדים הרחבים ביותר של החפיסה או האריזה, בחלק העליון של כל צד, או שיעור אחר משטח האריזה בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (ג); (3)לעניין מוצר עישון שאינו מוצר כאמור בפסקאות (1) ו-(2), נוסח האזהרה יהיה: "אזהרה, העישון גורם למחלות חמורות ולמוות בטרם עת", ושטח האזהרה יהיה 30 אחוזים לפחות משטחו של כל אחד משני הצדדים הרחבים ביותר של החפיסה או האריזה, בחלק העליון של כל צד, או שיעור אחר משטח האריזה בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (ג);";" אני אסביר בקצרה בכמה משפטים. סעיף 9 כנוסחו היום קובע חובה להדביק או להדפיס אזהרה על חפיסות של מוצרי טבק. אז אין חפיסה אחידה? זה סעיף אחר. התיקון שמונח בפניכם בעצם מתאים את הרחבת תכולת החוק על סוגים נוספים של מוצרי עישון וקובע במפורש מה יהיו נוסחי האזהרה ומה השטח שהאזהרה תתפוס על החפיסות או האריזות של המוצרים לפי סוגי מוצרי העישון.

לגבי מוצרי טבק קיים היום כבר בתוקף צו מכוח החוק, צו הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, שינוי נוסחי אזהרה. הנוסחים הם קבועים היום בצו. לגבי סיגריה אלקטרונית, מחסנית או חומר מילוי ומוצרים אחרים, מוצרים שהם ממקור צמחי, או הכלים שמשמשים לעישון טבק, הנוסח יהיה כפי שהקראתי בפסקה 3. יש סמכות לשר הבריאות לשנות בצו. ב-1 ו-2. העישון 65% וכאן 30%. את שניהם אנחנו שמים תחת אותה הגדרה. למה יש שינוי באחוזים? משרד הבריאות ביקש לקבוע אחוז הרבה יותר גדול לגבי מוצרי טבק בגלל פוטנציאל הסיכון. אני מניח שהם יוכלו להרחיב בעניין. אז אתה מודה ואנחנו מודים שהסיכון שם פחות? לא. הסיכון תמיד קיים. אנחנו לקחנו את המודל של הדירקטיבה האירופית והעתקנו אותה. אם הוועדה תחשוב שהיא רוצה - - - אבל מה התכלית שלה? למה כאן לקחתם דירקטיבה אירופאית ובהגדרה לא? אתה רוצה 65% לכל המצבים? אני שואל כדי להבין את ההיגיון. כאן הוא אומר שהוא אימץ את הדירקטיבה.

אנחנו פה הקלנו עליהם. אם אתם רוצים, אין שום בעיה. דרך אגב, בכל מה שקשור להחמרה,

אני מבקש שנהיה עקביים, זה הכול. עיסאווי מציע 65% על כולם. אנחנו

עיסאווי,

נגיד על כולם 65%. אני היועץ המשפטי של "פיליפ מוריס בע"מ". שמחתי לשמוע שאתם מאמצים את הדירקטיבה האירופאית. הדירקטיבה האירופאית בסעיף הזה מבחינה בין מוצרי טבק לעישון לבין מוצרי טבק ללא עשן. לגבי מוצרי טבק לעישון, אזהרת הבריאות היא כפי שכתבתם ולא תשמע ממני התנגדות אחת בעניין, 65% אם אזהרות בריאות של מלל משתנה. לפי אותה דירקטיבה אירופאית, מוצרי טבק ללא עשן, דהיינו, שלא שורפים טבק, אזהרת הבריאות 30% והמלל שונה לחלוטין. מה שנעשה כאן זה פשוט לקיחה סלקטיבית של הוראות ספציפיות מתוך הדירקטיבה והחלה אותם על סיגריה אלקטרונית של 30%, מצד אחד. מצד שני, התעלמות מוחלטת מהעובדה שמוצרי טבק לעישון שונים לחלוטין ממוצרי טבק ללא עשן. מה עשיתם? בעצם את כל מוצרי הטבק, בין אם עישון ובין אם ללא עשן, החלתם את אותה הערה מכלילה של 65%. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה: אם ידוע שהגורם המרכזי למוות וחולי מעשן הוא שריפת הטבק ושנינו מסכימים שגם במוצרי טבק ללא עשן וגם בסיגריה אלקטרונית אין שריפת טבק, מה ההצדקה להבחנה הזאת בין מוצר טבק ללא עשן, שלפי הצעת החוק שלכם יהיה לו 65% אזהרת בריאות לבין סיגריה אלקטרונית? התשובה שלי היא כפי שאמרנו. אין בעיה שהכול יהיה 65%. עיסאווי, אתה עומד על דעתך שיהיה 65% או ההצעה שלנו?

אני רוצה להיות עקבי. לשם כך אני הגשתי את הרביזיה על ההגדרה אם אתה זוכר. אני העליתי כאן שאלה. הוא הסביר. הוא אומר שאין לו בעיה אבל הוא לא מסביר את האפליה. יש פה אפליה ברורה. אני מנסה להבין מה הבסיס לאפליה. זאת לא תשובה שאני מוכן שהכול יהיה 65%. אין עם זה שום בעיה. הוא שואל למה ההבחנה? אנחנו לקחנו את המקור מהדירקטיבה. אמרנו שיש להם שם כנראה איזה היגיון. אנחנו לא מנסים להסביר את ההיגיון שלהם. זה לא מה ששאלנו, זה לא כתוב בדירקטיבה.

אתה מרים לעצמך? אני מכבד אותך, נותן לך. סליחה אדוני, אני מצטער.

שואל שאלה מאוד פשוטה. הטענה היא שאתם לקחתם את זה בצורה סלקטיבית. תסביר מה שהוא שואל. הוא מדבר על מוצר טבק. בישראל המוצר שלו נחשב כמוצר טבק ולא כמוצר עישון. זה על-פי ההגדרה. אני לא בצד שלו, אני רק שואל. השאלה היתה לגבי הניסוחים. הוא טוען שהניסוחים לפי הדירקטיבה האירופית הם ניסוחים אחרים. האם אדוני יכול להתייחס לשאלה הזאת? אני לא יודע על איזה ניסוח הוא מדבר. מה זאת אומרת אתה לא יודע?

אני יכול להראות לך את הדירקטיבה עכשיו. אני אשמח להראות מה קורה בכל העולם. יש הגדרות המיקום והגדרות של המוצרים. מוצר טבק הוא מוצר טבק מבחינתנו, אנחנו לא מבחינים. אז אתה לא הולך לפי הדירקטיבה. חברים יקרים, אני רוצה להבהיר. גם אם מי מחברי הכנסת שלנו חושב אחרת, אני מעלה את זה להצבעה. אני מקבל את העמדה. לכל מדינה יש גם את הניואנסים שמותר לה לקחת, זה הכול. אדוני, על איזה בסיס? אדוני יעתור לבג"צ נגדם. אני רוצה לדעת על איזה בסיס. די, אין בסיס. אני רוצה לומר לך שההיגיון בחקיקה הזאת שהקואליציה תאשר הוא לעין שיעור יותר מחוסר ההיגיון בהרבה חקיקות שהם קיבלו. מספיק, די. זה סעיף חדש, למה לא לדבר עליו? דיברת. גם אם דעתך לא נחה, זה בסדר. אדוני היושב ראש. לשאלתו של אדוני, אני רוצה לענות לך. היושב ראש נושא בנטל המאוד כבד של ניהול ישיבה מורכבת. החוק הזה הוא חוק מסובך. אנחנו נעזרים בדירקטיבה האירופאית, אנחנו לא חייבים לאמץ אותה כלשונה. יש לנו גישה כללית מאחורי הכללית הזאת. הגישה הכללית בוטאה בדיונים הרבה הרבה שעות. אנחנו חושבים שעישון ומוצרים דומים לו הם מזיקים לציבור בדרגות שונות, אבל הם מזיקים לציבור. לכן אנחנו מנסים לצמצם את זה. זה הרציונל מאחורי כל המהלך. האמן לי, הוא הבין את זה גם קודם. זה שני מוצרים שהם - - - אדוני בבקשה, קיימנו דיון על העניין הזה. אנחנו נצביע על זה,

חייב משפט בעניין ההבחנה שאתה עושה. אם אינני טועה, לבקשת חברות מוצרי העישון, הוספו בהצעת החוק

שמתייחסות לסוגים שונים של מוצרי עישון. אז יש מקרים שבהם, בגלל מאפיינים שונים של המוצרים יהיה צורך לקבוע הוראות שונות. אין לי בעיה עם זה. הבעיה היא שהתחלנו עם 30 או 65 אם היית קובע - - - קודם כל, החוק היום קובע חובת אזהרה על גבי חפיסות של כל מוצרי הטבק בגודל של 30%. אנחנו מחמירים את הדרישות של החוק היום. לגבי מוצרי טבק, וזה כל מוצרי הטבק כמו שהחוק קובע היום, אנחנו מחמירים מ-30% ל-65%. ה-65% גם כן הדירקטיבה האירופית מחייבת את כל מוצרי הטבק באזהרה של 65%. זה לא נכון. זה נכון שהדירקטיבה מאפשרת למדינות, ברמת המדינה, למוצרי טבק מסוימים שהם לא

הדירקטיבה מאפשרת למדינות לקבוע על מוצרי טבק שהם לא סיגריות ונרגילות אזהרות בשיעור קטן יותר מ-65% כשהמינימום הוא 30%. היום, לכל מוצרי הטבק חייבים ב-30%. לגבי סיגריות אלקטרוניות וכל מוצרי העישון האחרים שהוספנו כיום לחוק, אין היום שום חובה של אזהרה ולגביהם פעם ראשונה החוק היום יקבע חובת אזהרה בשיעור של 30%. העניין ברור. אני חושב שהבהרנו אותו. האם יש מקום אחר בעולם שיש 65% על סיגריות? בעוד רגע נאשר את החפיסות האחידות. אם אנחנו נעשה 65%, כבר לא יישאר כלום לחפיסה האחידה. פה זה 50%. 65% נשמע לי די הרבה. זאת הדירקטיבה האירופית. משרד הבריאות אישר אנחנו עכשיו הולכים לעשות שוני מהותי בעניין הזה. זאת פשוט אפליה שאין לה שום בסיס. אנחנו נעתור,

אבל אני עדיין מבקש לעשות צדק פה. מי בעד סעיף 12 (1) להצעת החוק? הצבעה בעד רוב נגד אין נמנעים אין סעיף 12(1) נתקבל.

"(2)בסעיף קטן (ג), אחרי "וכן לשנות את" יבוא "את שטח האזהרה הקבוע בסעיף קטן (א)", המילים "וסעיפים 4 או 7" יימחקו ובמקום הסיפה החל במילים "לגבי פרסום כאמור" יבוא "בתקנות לפי סעיף קטן זה רשאי שר הבריאות לקבוע הוראות שונות ונוסחי אזהרה שונים לסוגים שונים של מוצרי עישון"." הסעיף הזה מתקן את סעיף 9ג שמסמיך את שר הבריאות, באישור ועדת הכלכלה, לשנות בתקנות את ההוראות שהקראתי עכשיו, את נוסחי האזהרה, את שטח האזהרה וכן לקבוע הוראות נוספות בעניין זה.

מוצעים כמה תיקונים טכניים שנובעים ממחיקת סעיפים 4 ו-7 לחוק.

מי נגד? הצבעה בעד רוב נגד אין נמנעים אין סעיף 12(2) נתקבל.

"תיקון סעיף 9א 13. בסעיף 9א לחוק העיקרי, (1)בסעיף קטן (א),

קידום מכירות ומתן חסות, למוצרי הטבק" יבוא "פרסומת מותרת, למוצרי העישון" ובמקום "שר הבריאות או למי שהוא הסמיך לכך" יבוא "לממונה" ובסופו יבוא "לעניין סעיף זה, "הממונה" המנהל הכללי של משרד הבריאות או עובד משרד הבריאות שהוא מינה לעניין סעיף זה; הודעה על מינוי כאמור תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד הבריאות."; (2)אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א1)הממונה רשאי להורות ליצרן או ליבואן להמציא לו סקירה, אישור או חוות דעת לאימות המידע שמסר לפי סעיף זה".; (3)בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במילים "כמפורט להלן" יבוא "לפי סוגי הפרסומות המותרות המפורטים בסעיף 3(ב)(1) ו-(2), ולעניין פרסומת מותרת כאמור בסעיף 3(ב)(1) מספר הפרסומות למוצרי עישון שפורסמו בעיתונים מודפסים, שמות העיתונים שבהם הופיעו הפרסומות,

החלק בעיתון או המוסף ומספר העמוד שבו פורסמה הפרסומת, וכן כל הפרטים כאמור לעניין המודעה שפורסמה לגבי אותה פרסומת לפי סעיף 3(ב)(1)(ב) עד (ד); דיווח לגבי פרסומת מותרת כאמור בסעיף 3(ב)(1) יוגש בצירוף תצהיר מאת היצרן או היבואן שבו יצהיר כי המידע שהגיש אמיתי ושלם,

בצירוף תצהיר כאמור מאת המנהל הכללי של התאגיד."; (4)בסעיף קטן (ג), המילים "או בדרך אחרת כפי שימצא לנכון" יימחקו ובמקום הסיפה החל במילים "כמפורט להלן" יבוא "לפי סוגי הפרסומות המותרות המפורטים בסעיף 3(ב)(1) עד (4)."; (5)בסעיף קטן (ד), במקום "פרסומת לשם מסחרי" יבוא "פרסומת לאותו שם מסחרי"." אני אסביר בקצרה. סעיף 9א נוגע לחובת יצרן או יבואן של מוצרי עישון לדווח למשרד הבריאות על הוצאות הפרסום שהוא הוציא. הסעיף הזה קיים גם היום והתיקונים שמוצעים בו נועדו להתאים את הוראותיו לאיסור הפרסומת הכללי שקבענו בסעיף 3 להצעת החוק והחריגים שהן הפרסומות שמותרות. למעשה, התיקונים המוצעים אמורים להתאים את חובות הדיווח לצמצום הדרסטי בכמות הפרסומות לפי החוק המוצע, תוך התייחסות ספציפית לדיווח על הפרסום שיהיה מותר בעיתונות מודפסת ויקבעו כאן חובות דיווח מוגברות כדי באמת לפקח שהחוק מיושם כפי שהתכוון המחוקק.

הפרסום של הדיווח, מוצע למחוק את האפשרות לפרסם בדרך אחרת שלא באינטרנט, ולקבוע במפורש שהדיווחים האלה יהיו שקופים לציבור ויפורסמו באתר האינטרנט של משרד הבריאות. אם הבנתי את אדוני, זאת אחריות היצרן. החובה גם היום חלה על יצרן או יבואן של מוצרי טבק. יש הערות? מי בעד? מי נגד?

אין סעיף 13 התקבל. סעיף 13 אושר. "הוספת סעיפים 9א1 עד 9ד 14. אחרי סעיף 9א לחוק העיקרי יבוא: "חפיסות ואריזות אחידות של מוצרי טבק 9א1. (א)לא ישווק אדם מוצר טבק בחפיסה או באריזה אחרת, ובכלל זה במארז הכולל מספר חפיסות או אריזות, אלא בחפיסה או באריזה בצבע Pantone 448 C, שתכלול פרטים אלה בלבד: (1)אזהרה לפי סעיף 9, (2)שם המותג, שמו ומענו של היצרן ואם המוצר מיובא שמו ומענו של היבואן; פרטים כאמור יופיעו בחלק התחתון של החפיסה או האריזה, ויהיו בגופןLucida Sans ובצבע Pantone Cool

וגודל האותיות לא יעלה על 14 נקודות; (3)סימון לפי סעיף 9ב. (ב)שר הבריאות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את הפרטים האמורים בסעיף קטן (א)(2), ובכלל זה לקבוע גודל מרבי אחר לאותיות כאמור באותו סעיף קטן. (ג)אין בהוראות לפי סעיף זה כדי לגרוע מהוראות לפי כל דין, המחייבות סימון על גבי חפיסות או אריזות מוצרים." אדוני, זה סעיף שהוצג על-ידי סגן שר הבריאות באחת הישיבות הקודמות וזאת ההצעה של משרד הבריאות. הם יסבירו את ההצעה. דרור, אני רוצה להגיד לך משהו. אם אתם תתנגדו לסעיף זה, זה אומר שמישהו מפעיל אתכם. אני אומר לך בחברות. יש הבדל גדול בין הבקשה שלך לגבי הסתרה לבין זה שאתה אומר לי: מה שנכנס לא אומר לי,

תביא לי את זאת או את זאת. הוא נכנס, אומר לי, אני רוצה לקנות סיגריה. אין לזה שום קשר לגודל הגופן. התגובה שלך לא מפעילה כי גם אני נגד הסעיף הזה. מישהו מפעיל אותי? לאה, דיברתי איתך? איזה צבע את רוצה? אני רוצה לומר בצורה ברורה ואני אומר את זה גם למשרד הבריאות. אנחנו תובעים. אנחנו רצינו את הכיתוב היותר איום ונורא, שהוא לאין שיעור יותר. בסוף בסוף ההצעה הזאת היא הצעת פשרה שמפחיתה

אני אומר את זה לכם, אני משתגע שאתם לא מבינים את זה. אני שואלת את הדוקטור. יש מחקרים שזה מפחיד? 60% זאת אזהרה. הוא מדבר על המיקום. לא, ממש לא. אנחנו מדברים על חפיסת סיגריות איך היא תיראה. אני חוזר ואומר לאט. החקיקה במקור, וזה מה שאני ביקשתי להביא, שזה יהיה כמו בכל העולם. בכל העולם מתקיים כיתוב איום ונורא. זה בא עם תמונות קשות. בא סגן השר ואמר, חברות וחברים בעיניי זה לא אסתטי. אני מבקש להפחית את העוצמה של העניין הזה, למרות שבעולם יש לזה כוח.

החיים בנויים מסוג של פשרות. נמצא כאן גם מנכ"ל משרד הבריאות. איל בן ראובן, יהודה ואנוכי והחברים שתומכים בחוק, נקודת המוצא - - - נכתב במפורש בדברי ההסבר, שיהיו תמונות שימחישו את נזקי העישון.

בא סגן השר ואמר - - - השאלה איך זה ייראה?

יהיה פחות גרוע - - - איך הקופסא תיראה יום לאחר מעבר החוק? זה יהיה צבע אחיד. תהיה אזהרה וצבע חלק. יהיה השם של הסיגריות? בוודאי שיהיה. שם קטן של הסיגריות, זה הכול.

אתם רוצים להחמיר פה? כמו שאני אומר לך לאה, החיים בנויים מסוג של פשרות.

לא סתם הבאתי את הקופסא הזאת. יש בה משהו שאתם לא עשיתם בתוך החוק הזה.

get help to stop smoking ומפנה למשרד הבריאות. הייתי מציעה שיהיה כתוב: עזרה להפסיק לעשן עם הפנייה למשרד הבריאות. אז אנחנו מפנים אנשים לקבל עזרה. אם אנחנו הולכים, נלך עד הסוף. אני מבקשת להוסיף את זה. תודה. מיכל, בבקשה. אל תגיד לי תודה, אני מבקשת להוסיף את זה. בוא נצביע על זה. אני רוצה לשמוע עמדה. את רוצה שאני אפיל את זה? יש לי רוב להפיל כל דבר, זה לא העניין. אני רוצה לשמוע. אני מנסה להבין. אנחנו כמובן לא מתנגדים לזה.

9ב הוספנו ששר הבריאות בתקנות יוכל לקבוע הוראות נוספות שצריך לסמן על אריזה, לרבות מלל, כולל לגבי גמילה. זאת היתה אחת מהמטרות של ההוראה הזאת. למה לא עכשיו?

מופיע בחוק. לא הכול בחקיקה ראשית. אנחנו עובדים על מוקד טלפוני לאומי. אם לא תתקן שזה יופיע על הקופסא, מה זה יעזור לך? יופיע על הקופסא. רעיון מצוין.

מפורום יבואני הסיגרים. אנחנו מייצגים עסקים קטנים בתחום הסיגרים והעישון של הסיגרים. כמו שדיברתם עד עכשיו, הצרכנים שלנו זה לא נוער. אנחנו לא מעודדים נוער. נוער לא מעשן סיגרים. בנושא של האריזות האחידות אין בשום מדינה בעולם, למעט אוסטרליה, נושא של אריזות אחידות בתחום הסיגרים.

לנו מכתבים מספקים שלנו שאומרים שאם אנחנו ניישם פה אריזות אחידות, הם יפסיקו את היצוא לישראל ויוציאו את המוצרים מהשוק. איתן, הם ממילא מוחרגים, לא? לא, הם מבקשים להיות מוחרגים. אני רוצה שזה יהיה בחקיקה ראשית. מטרת החוק היא בעצם הגבלה של שיווק ופרסום. העניין ברור,

אני מייצג את חברת "דובק". הערה טכנית: הגופן שנאמר פה, למיטב בדיקתנו אין אותו בעברית. "דובק" כותבת על החפיסות שלה בעברית ולכן נבקש לקבל גופן מתאים חופף בעבריית. הערה שנייה. שמעתי כאן שרוצים להוסיף מיני הפניות. אין לנו התנגדות לכך,

ובלבד שזה יבוא על חשבון ה-65%, שזה גם כך שטח עצום ולא בנוסף. אני יבואן של סיגריות, טבק וסיגרים. אתה יושב ליד יהודה גליק. אני יושב ליד מר גליק. מר גליק מכיר אותי ושמע אותי. ספקים בחו"ל, כולל אוסטרליה, לא מסוגלים למכור סיגרים באריזות כאלה.

אני מ"פיליפ מוריס". מאיתנו לא תשמעו התנגדות אחת לסעיף הזה, ככל שהוא חל על סיגריות ועל טבק לגלגול, שזה 99%. אני רק רוצה להפנות את תשומת לבכם, בהתאם להוראות הסעיף, המוצרים שיהיו כפופים לחפיסות אחידות הן כלל מוצרי הטבק.

סיגריות אלקטרוניות הוחרגו גם מהסעיף הזה, בעוד שמוצרי טבק ללא עשן, שהם בדיוק פועלים על אותו מנגנון שלא כוללים שריפה של טבק

שוב, אדוני, מדובר באפליה. אני מאוד אשמח לשמוע את משרד הבריאות על איזה בסיס. תכף נברר את

ח"כ פדידה ואני התפייסנו אחרי הדיון הקודם והיא כמובן צודקת בעניין.

בסעיף אחר שכתוב אזהרה, צריך לכתוב: אזהרה או ייעוץ לגמילה מעישון. לגבי הסעיף הזה. הסעיף נפתח: לא ישווק אדם מוצר טבק. כפי שהוועדה הרגע קבעה, מוצרי העישון הם מוצרים ממכרים ומזיקים לבריאות. אנחנו מבקשים שהחוק יחול על מוצר עישון ולא על מוצר טבק. אני רוצה להגיד שבכל העולם יש מחקרים שמראים את האפקטיביות של החפיסות האחידות במספר רב של מדינות. נכון שזה נעשה עם אזהרות גרפיות ואני מקווה שיום אחד יהיה גם בישראל. אני רוצה להדגיש, שגם על-פי הדירקטיבה האירופאית, יש הבחנה בין מוצרי אידוי למוצרי עישון. אפשר להראות את ההבדל בינינו לבין חברת הטבק בהתייחסות לנושא הזה. יותר מכך, אתם וגם משרד הבריאות רואים את "אייקוס" כמוצר שונה ממוצר אידוי. אז אם הוא מוצר שונה ממוצר אידוי, אז גם ההתוויות צריכות להיות שונות. אבל הדירקטיבה לא אומרת את זה. בדירקטיבה יש הבחנה בין מוצרי אידוי למוצרי עישון. לכן פה, במקרה הזה אנחנו סבורים שמשרד הבריאות נוהג נכון בהבחנה הזאת. אני הבעלים של "יעליק נוזלים בע"מ". אנחנו מייצרים פה נוזלים לסיגריות אלקטרוניות ומייצאים לחוץ לארץ. אנחנו מייצרים נוזלים שממלאים איתם את המחסניות או את הסיגריה האלקטרונית. חומר מילוי לסיגריה אלקטרונית. השאלה, האם זה נוגע לחומר מילוי שלא מכיל טבק או ניקוטין? כתוב מוצר טבק. אני לא מייצר מוצרי טבק, אין לי טבק במפעל. כתוב: "לא ישווק אדם מוצר טבק או ניקוטין". אז שיהיה ברור בפרוטוקול אם זה ללא טבק וללא ניקוטין, אני לא צריך את ה-65%? מוצר שמותר לאייד אותו? קח עורך דין. אנחנו נבדוק. כל סעיף שרוצים למנף פה, מדגישים את העניין של מכירה לקטנים. אפילו טעמים שלא דנים בהם היום זה מכירה לקטינים.

איפה האכיפה והענישה של מדינת ישראל? 10 שנים בית סוהר למי שייתפס מוכר לקטין וגמרת את כל העניין הזה. אם הפחד הוא מהקטין, אני בחיים לא מכרתי לקטין ולא אעשה זאת. רציתי לחדד עוד מספר נקודות על-מנת שהעניין יהיה יותר מובן. אנחנו מייבאים את המוצרים שלנו. יש אלפי

כל אריזה כזאת מגיעה בכמויות קטנות. זה בלתי אפשרי לעשות אריזות אחידות. דבר שני, המוצרים נמכרים בחנויות טבק ובחנויות אלכוהול שבהן מותר לפרסם. אז מותר לפרסם בתוך החנויות ולהציג את המוצרים, אז מה הקטע של האריזה? המוצרים נמכרים בחנויות ייעודיות.

באופן אישי אמליץ בפני חבריי להחריג את הכיתוב באריזות לסיגרים. על זה נאמר: "התכונן לאדם דעת וללמד אנוש בינה". כפי שאמרתי, החוק הזה הוא לא חוק שבא למנוע עישון. יש עוד נקודה בעניין הזה. אם מחריגים סיגרים, יש צורך להגדיר לדעתי מה הוא סיגר. כרגע אין הגדרה בחוק. יש מודל של 1.3 גרם, זה נחשב לסיגר. שאלה נוספת, מה לגבי טבק למקטרת? גם אפשר להחריג. רציתי תשובה לגבי האייקוס ולא עניתם לי.

אני רוצה קודם להתייחס למשהו אחר. שאלו כאן על היעילות של הצעד הזה. אוסטרליה תוך 3 שנים מהסעיף הזה הורידו את העישון. הם נטרלו את שאר הדברים ביותר מחצי אחוז. המשמעות היא 60,000 איש שמעשנים בישראל רק מהסעיף הזה של האריזות האחידות. לנושא הזה יש עוד הרבה מאוד השפעות, אבל זאת השורה התחתונה. ההתייחסות לאייקוס היא כמוצר טבק. זה גם הגיע לבג"צ ובג"צ אישר את העמדה הזאת. זאת העמדה המקצועית שלנו וזה חלק מההגדרה של הטבק. אז למה סיגריה ניקוטין אתה מחריג? אני אגיע גם לזה.

מבחינתנו, אין לנו התנגדות שהחוק יחול גם על סיגריות אלקטרוניות. חיפשנו מודל בעולם. האמת היא שגם בעולם אין שום מקום שבו זה חל עליהם. אם פה הוועדה תחליט שהיא רוצה להחיל את הסעיף הזה גם על סיגריות אלקטרוניות, אנחנו נברך.

גם באנגליה ובצרפת האייקוס הוחרג באופן מפורש. אני אוהב את הקטע בין אייקוס לג'ול. אדוני, מבקשים לקבל החלטה על בסיס עובדות. מותר לי גם להתענג עם כל העצבים. עוד נקודה אחת. לגבי ההחרגה של הסיגר. יש בזה היגיון מסוים כי זה לא שער הכניסה לעישון. תקריאו את ההגדרה. יש את ההגדרה של פקודת המכס, 1.3 גרם. תוכלו להקריא את ההגדרה? "סיגר טבק מגולגל העטוף בעלה טבעי או טבק עטוף בעלה טבק משוחזר בצבע הסיגר, המכסה את הסיגר במלואו לרבות הפילטר, במידה וקיים ושמשקלו הכולל ללא הפילטר עולה על 1.3 גרם והוא מסווג כסיגר לפי פקודת המכס". רק אם הוא מוצר מיובא או שבלי קשר? ללא קשר. הסיווג הוא ללא קשר מכיוון שמוטל מס קנייה גם כשהמוצר אינו מיובא. אנחנו גם מציעים להוסיף "שר הבריאות רשאי בצו לשנות את התנאים האמורים ולקבוע הוראות ותנאים נוספים ככל שיידרש". אני רוצה להעיר הערה קטנה. אדוני המכובד ממשרד הבריאות טען שהנושא שמטריד אותנו הוא בעיקר שער הכניסה לבני נער. נדמה לי שהצהרנו לפני כן שגם הג'ול הוא שער הכניסה לבני נוער. אני מציע שלא נעשה הפרדה וגם הג'ול וגם האייקוס

בוודאי שאסור להפריד את ג'ול ואייקוס. גם לפי הוועדה המייעצת בארצות הברית ל-FDA, המוצר אייקוס נמצא בפה אחד לא אטרקטיבי למי שהוא לא מעשן ולא אטרקטיבי לילדים. זה שוני שמאוד חשוב שתיקחו בחשבון. אני לא מדבר על ג'ול, אני מייצג את "פיליפ מוריס". לכן קריטי להבין את הנקודה הזאת כשמדברים עלינו ועל ג'ול. בארצות הברית לא מוכרים אייקוס. לכן באנגליה ובצרפת, שהניפו את דגל החפיסות האחידות, החריגו באופן ברור ומפורש את יחידות הטבק לחימום של אייקוס מאותו דבר. גם כששמענו את סגן השר ליצמן, הוא דיבר על סיגריות וטבק לגלגול. לא שמעתם מאיתנו התנגדות אחת להחלת האמצעי הדרסטי הזה על סיגריות ועל טבק לגלגול. אל תיתנו למעשנים לקבל את הרושם שמוצרי טבק לחימום הם בדיוק כמו סיגריות,

איתן, בבקשה. אייקוס שונה מג'ול ומשרד הבריאות אמר את זה בריש גלי במסגרת העתירה בבג"צ. מדובר במוצר אחר לגמרי. זה מוצר על בסיס טבק זה מוצר שאיננו על בסיס טבק,

ממכר זה דבר אחד, אבל לא הורג ולא מסרטן. גם אייקוס לא. במסגרת הדברים שנאמרו פה על-ידי אודי נאמר מפורשות שאין אף מדינה בעולם שהחריגה את מוצרי האידוי. אנחנו שונים ולא בכדי משרד הבריאות עשה הבחנה בין שני המוצרים האלה.

הניסיון היום לבוא ולטעון לאפליה אם זאת אפליה, זה בלהכניס אותנו לקטגוריה שלהם. הדירקטיבה מבחינה בין מוצרי טבק ללא עישון למוצרי טבק לעשן. זה לא נכון מה שאתה אומר. הם לוקחים חלקים מהדירקטיבה. אני מייד אסכם את ההחלטות לגבי הסעיף. הערה לגבי המינוח שמשתמשים בו. כמובן שלא קובעים סעיף לעניין ג'ול או אייקוס, קובעים הוראות לגבי סוג של מוצר,

סיגריה אלקטרונית, מוצר טבק וכדומה. זה כדי לדייק את הדברים. הערה נוספת ואני מפנה את השאלה לנציג משרד המשפטים. מכיוון שזאת הצעה שמגיעה מהממשלה וממשרד הבריאות,

בחנתם את השאלה האם הסעיף הזה מעלה איזה קשיים לגבי התחייבויות בינלאומיות של ישראל? אני עורך דין במחלקת ייעוץ וחקיקה משפט בינלאומי במשרד המשפטים. תודה על השאלה. אני מתייחס גם לאמירה שנאמרה כאן בנוגע לסעיפי החוק,

נטען לגביהם שהם מפרים אמנות בינלאומיות. עיינו בטענות. אנחנו מתואמים בעניין הזה עם שאר משרדי הממשלה. אנחנו כל הזמן עוקבים אחרי התפתחויות במישור הבינלאומי בנושא בכלל ובנושא הספציפי של מוצרי הטבק. עיינו בטענות שנשלחו לחברי הוועדה ולכבוד היושב ראש. לא מצאנו טענות של ממש ביחס למחויבויות בהסכם בינלאומי ספציפי שלכאורה החוק מפר. לצד זאת, נציין כי על-פי המידע שהובא בפנינו, מדובר בין היתר באמצעי שננקט לטובת שמירה על בריאות הציבור וכי קיימת חקיקה דומה במדינות מתקדמות בעולם. נוכל לפרט אם חברי הוועדה יהיו מעוניינים. אתה מתייחס לעניין החפיסות האחידות או גם לאיסור שיווק בטעמים? לאיזה סעיפים אתה מתייחס? הטענות שלנו בנויות מהתייעצות שקיימנו עם משרד הבריאות לפיהן החקיקה הזאת מבוססת גם על חקיקה במדינות מתקדמות בעולם וגם על סטנדרטים ובדיקות מדעיות. על איזה סעיף? על כל היבטי החקיקה שמטרתם להגביל - - - בפרט על הסעיף הזה שעכשיו הוועדה דנה בו? הנושא של החפיסות האחידות מוכר לנו היטב. גם לגביו טענתנו עומדת.

האם גם משרד הכלכלה, מנהל סחר חוץ מאשר? נציגי משרד הכלכלה נמצאים כאן, הם יכולים להשיב. עורכת הדין תהילה ורון מודיעה בשם משרד הכלכלה שהוא מתואם עם משרד המשפטים. לגבי הסיגרים זה רק בתנאי שנמכר בחנויות ייעודיות לעישון. ברור. את זה צריך להוסיף. גם לגבי טבק למקטרת? כן.

על מכירה בחנויות ייעודיות או חנויות לאלכוהול ומוצרי עישון? יש לי שאלה אליך. כאשר כתוב: לא ישווק אדם מוצר טבק. בתוך הטבק נכלל גם הניקוטין שהוא מוצר לוואי?

לכן אמרנו מוצרי טבק לעישון. מוצרי טבק מוגדרים בחוק כטבק - - - צריך להוסיף ו"מוצרי טבק עישון". אם רוצים להרחיב את תחולת הסעיף, צריך לקבוע במקום מוצר טבק "לא ישווק אדם מוצר עישון".

תשנה את זה. מוצרי טבק או עישון. אי-אפשר להחיל את כל מוצרי העישון בדיוק כמו הסיגרים כי יש אלפי מוצרים ואלפי סוגים. אתם סוגרים את העסקים. יש אלפי אלפי מוצרים מסוגים שונים. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לקרבות בין ג'ול לבין סיגריות אלקטרוניות. מה שאכפת לנו זה הנושא של הנוער.

שג'ול זה לנוער. אין שום סיבה שלא יהיה כתוב "לא ישווק אדם מוצר טבק או עישון". לא. אנחנו מדברים על מוצרי טבק. כאן יש את ההבדל ועדיין הוא מתקיים. אני לא נכנס ביניכם עכשיו. לא קניתי מניות לא שלכם ולא שלהם. אני רוצה להצביע על הנוסח כפי שאתם הבאתם. אם ירצה השר להוסיף ולהכניס מוצרים נוספים - - - הם אומרים שאין להם התנגדות שיהיה כתוב "מוצר עישון". עזוב, יביא צו באישור הוועדה. אפשר להסמיך את השר להרחיב. אדוני, אבל למה להתחיל מלכתחילה באפליה? אני באמת מנסה להבין.

אין התנגדות לאף אחד. יש הסבר בעתירה של בג"צ במסגרת ההתייחסות שלהם שרואה את ההבדל בין המוצרים. בסדר, מג'ול שמעתי את ההסבר.

מעניין ש"פיליפ מוריס" מובילה את המהלך, מעניין. "פיליפ מוריס" מובילה את המהלך להחריג מוצרי טבק לחימום מהתחולה. אין לנו שום אינטרס. פשוט להתאים את מה שנעשה בכל העולם לישראל. אתה מבקש להחריג - - - אני לא ביקשתי להחריג את הדבר הזה. ביקשתי פשוט לעשות מה שנעשה בכל העולם. מוצר עישון יכלול גם את ג'ול. הם החריגו את זה כך שאפשר למכור את זה בחנויות ייחודיות.

מבקשת שזה יכלול גם אזור חסום בחנות. לא, זה בדיוק ההבדל.

לא בהקשר הזה. איתן, היא צודקת.

הרבה יותר גרוע, שמנו אותם בתוך איזה משהו. אני אומר לכם

יש רציונל. ברשותכם אני מעלה להצבעה עם התוספת שביקשה לאה פדידה, שיהיה המשפט הפנייה למוקד גמילה. השאלה אם נקבע את זה במפורש או שזה ייקבע בתקנות לפי הסעיף הבא? מה הנוסח שנכתוב? הנוסח המדויק ייקבע. על חשבון ה-65% ולא בנוסף. שזה יהיה בתוך ה-65%.

נוסח להפניה למוקד שירותי גמילה.

גמילה נשמע לא טוב. באופן עקרוני, המשמעות היא שהשר יהיה חייב ולא רשאי. לגבי התוכן המדויק, זה ייקבע בתקנות. כבוד היושב ראש, רק על חשבון ה-65% ולא בנוסף.

שאלה למשרד המשפטים. כאשר מכניסים אזהרה כזאת על המוצר הזה, האם

מדברים פה כל הזמן על שער כניסה. אף אחד לא מתחיל לעשן בגלל שחפיסת סיגריה נראית כך או כך. זה לא שער הכניסה

עברתי כבר כמה וכמה דברים בחיי. הסיפור הזה שכל אחד מספר לנו מה מזיק ומה לא מזיק?

אף אחד לא המציא את

לכן באמת אני אומר לכם די.

אני מבקש להעלות את זה להצבעה ודב חנין יחליף אותי לחמש

ובכלל זה הוראות שמטרתן סימון לשם זיהוי או עקיבות,

והוראות בדבר חובת סימון,

או איסור סימון על אריזה או חפיסה של מוצר עישון; בתקנות לפי סעיף קטן זה רשאי שר הבריאות לקבוע הוראות שונות לסוגים שונים של מוצרי עישון."

ברגע שיהיו תקנות כאלה, ברגע שהתקנות האלה יאושרו בוועדת הכלכלה,

אלא אם כן הם מסומנים בסימון הזה שנקבע

וחלוקתם בין חפיסות או אריזות של אותו מותג, והוראות שונות לסוגים שונים של מוצרי עישון." גם כאן יש הסמכה לשר הבריאות להתקין תקנות שיחייבו צירוף עלון למוצר עישון ויחול איסור שיווק של המוצר, אלא אם כן צורף לו אלון, ככל שיאושרו אכן תקנות כאלה.

אנחנו מתנגדים לסעיף הזה ומבקשים להסיר אותו. בישיבת הוועדה

כנראה שבכל זאת זה יכול לעבוד וזה גם ישים. אנחנו לא "פיליפ מוריס", אנחנו חברה

אני מאוניברסיטת תל-אביב. יש אינפורמציה מקנדה שהם הכניסו את ה"אינסרטים" בתוך הפקטים שלהם בנוסף לאזהרות גרפיות וזה מעלה את הסיכוי לנסות להפסיק לעשן,

6 כבודו אמר - - - אדוני, סליחה.

עמיתיי חברי הכנסת, אני מציע שאנחנו כן נכלול את הסעיף. אנחנו נציע שההוראות האלה ייעשו באישור ועדת הכלכלה.

אם תגידו שזה לא יעיל ואפשר יהיה בהמשך לראות שהדבר הזה לא יעיל ולא

נאמר שם במפורש. אנחנו מצביעים על הנוסח שכולל את א' ו-ב', כאשר ההוראות ייקבעו באישור ועדת הכלכלה.

אני מעמיד את הסעיף להצבעה. הצבעה בעד, רוב נגד, אין נמנעים, 1 סעיף 9ג(א)(ב)

הסעיף אושר. סעיף

מידע כאמור בפסקה זו יוגש בצירוף פירוט בדבר מקור המידע. (ב)מידע כאמור בסעיף קטן (א) יוגש בצירוף תצהיר מאת היצרן או היבואן שבו יצהיר כי המידע

הפליטות שלהם על גבי חפיסות או אריזות של מוצרי העישון והוראות לעניין אופן בדיקת שיעור הרכיבים ותוצרי הבעירה או הפליטות שלהם כאמור; בתקנות לפי סעיף קטן זה

(ו)בסעיף זה,

3 בכל שנה. לכן אנחנו מציעים לסנכרן על-מנת להקל על יצרני המוצרים הללו ועל-מנת שלציבור יהיה מידע מלא וזה יהיה עד 31.3. נקודה שנייה. לקראת איסור הטעמים, שנקווה שיעבור בסופו של דבר,

"ואולם ניתן לציין ברשימה הזאת חומר טעם וריח בלי לציין את שיעורו", אנחנו מבקשים להסיר אותו כיוון שגם נוכחות חומרי טעם וריח והשיעור שלהן זה מידע שחשוב שיהיה למשרד הבריאות ולציבור. לגבי סעיף 2, בדבר הסיכון לבריאות האדם מבקשים להוסיף: "והסובבים אותו".

העישון גורם לנזקים חמורים גם לסובבים את המעשן. לא כתוב המעשן, כתוב לבריאות האדם. תודה אדוני על הערותיך. נציג "דובק", בבקשה. לגבי העניין של הסעיף הזה, חל בו שינוי מהותי לעומת הדיון האחרון וגם שינוי מהותי לעומת הדיונים שקדמו לו. הסעיף עוסק בשני עניינים, רשימת רכיבים ומידע טוקסיקולוגי. לגבי רשימת הרכיבים, מהדיון הקודם חל פה שינוי, כרגע ניתן לראות את זה בשורה השלישית לסעיף קטן 1, "רשימה של כל חומר הנפלט בעת השימוש במוצר העישון".

אני עכשיו צריך להקים מעבדות ולבדוק מה נפלט מהמוצר ולהגיד מה זה. לגבי "דובק", חברה קטנה שנאבקת במותגים העשירים והזרים שמיוצרים בתורכיה ובכל העולם, הדבר הזה הוא מכת מוות. אנחנו לא יכולים לעשות את זה. יש עניין של רכיבים ויש עניין של חומר נפלט. המשפט הזה הוסף אני לא יודע מי הוסיף את זה. משרד הבריאות ביקש. טענה נכונה. תודה, חבר הכנסת גליק. גם לגבי הרכיבים אני חייב להגיד שזה מהווה קושי מהותי מאוד לגבי "דובק". אני מבין שקיימת דרישה כזאת,

אנחנו לא מתנגדים לעיקרון, אנחנו מדברים רק מהבחינה הכלכלית. לגבי מידע טוקסיקולוגי, שזה סעיף קטן 2, חל שינוי מהותי מאוד בעניין הזה גם. בעבר, או בנוסחים הקודמים דובר "אם המידע ידוע ליצרן או ליבואן". אגב, זה היה גם בגלגול הקודם של הצעת החוק. איפה שהוא בדרך, הדבר הזה שוב מחייב אותנו להקים מעבדות בשוויץ או אני לא יודע איפה. אולי לחברות טבק אחרות יש את האמצעים האלה. לגבי חברת "דובק" זה מכת מוות. אנחנו לא יודעים להגיד מידע טוקסיקולוגי. עם כל הכבוד, לא צריך אותנו בשביל זה. יש מידע רחב ברשת. משרד הבריאות רשאי כמובן לפרסם כל מידע שהוא מוצא לנכון. לא צריך ש"דובק" הקטנה תגיד מידע טוקסיקולוגי. לא רק זה, שינוי את זה "הסיכון לבריאות האדם".

כתוב על החפיסות האלה שזה הורג, שזה גורם למחלות, שזה מכיל חומרים מסרטנים. הדבר הזה הוא גלוי וידוע. איזה ערך מוסף הדבר הזה נותן? הערה אחרונה. אם שואלים אותי, אני חושב שזה מזיק ואני אסביר מדוע. מישהו עוד יכול להתעמק בזה ולהסיק מזה שבגלל שיש 0.0 מיליגרם מחומר כזה ולא מחומר אחר במוצר כזה או אחר, הוא פחות מזיק. רבותיי, אנחנו לא מתנגדים למסר. המסר הוא ברור וחד, הוא מופיע על גבי האזהרות. חוץ מלהתנכל ל"דובק" ולחברות הטבק בהוצאות כספיות אדירות, אין לדבר הזה שום ערך מוסף. תודה על הערות. אני ראש המועצה הישראלית למניעת עישון. אני רוצה להעיר הערה שצריכה להיות לנגד עינינו לאורך כל הדיון בחוק הזה. אין לאף אחד פיקוח על מה שיש בסיגריות. אף אחד לא בודק את הסיגריות. חברות הסיגריות הן התחנה האחרונה לגמרי בבדיקת המוצר. רבותיי, בבדיקות שנמצאו בארצות הברית לתלונות של צרכנים, נמצאו בסיגריות עקבות של ציפורניים, של דם, שערות. רבותיי, אף אחד לא בודק. המינימום שבמינימום שמופיע כאן זה חובת דיווח. זה מינימום שבמינימום, בלי חובת בדיקה בכלל. אף אחד גם לא בודק את האמינות של הדיווח הזה.

מה שנכתב פה בחוק הזה, זה ממש מינימום שבמינימום. על חומר נפלט? כן. כל חומר שמגיע לתוך - - - לא, זה שני דברים שונים. יש לי הערה לגבי ניסוח החוק. כתוב פה שלא יפורסם מידע שהוא סוד מסחרי. אז מתעוררת השאלה מי יקבע מה הוא סוד מסחרי? מי שמפרסם את המידע, שהוא משרד הבריאות. משרד הבריאות הוא זה שאמור לפרסם את המידע לציבור. צריך שזה יהיה כתוב. זה כתוב. אני מפורום יבואני הסיגרים. כמו שתיארנו בפעם הקודמת, לגבי המוצרים שלנו מדובר בכמות גדולה מאוד של מוצרים. הרבה מאוד יצרנים קטנים,

אף אחד מהם לא יכול לספק את כל הרכיבים והבדיקות הטוקסיקולוגיות. אנחנו לא נגד החוק. אנחנו מוכנים לפרסם את הרכיבים במידה וניתנים לנו הרכיבים, במידה ויש את הדבר הזה והספק יכול לספק לנו את העניין הזה. אין גם תקן בעולם לסיגרים, אין שום תקן בדיקה לעניין הזה. זה בלתי אפשרי. אני מסב את תשומת לב הוועדה וחברי הכנסת. יש כאן תזמורת. אני לא יודעת אם היא מתוזמנת או לא, אבל לא יתכן שכל רגע נוגסים בחוק בגלל "דובק" ובגלל הציונות בהרג יהודים וישראלים בכלל, ואחרי זה בגלל זה נחריג את ההוא וכדומה. זה מדרון חלקלק, איתן אמר את זה. הדבר החשוב זה 8,000 איש. אני אשמח שלא תהיה תוצרת כחול לבן שהורגת אזרחים. תודה רבה. משרד הבריאות, תשובות על הכול. לגבי "דובק". סעיף 5(3) באמנה אומר במפורש שאין להתחשב בתעשייה המקומית לעומת שאר העולם. עם כל הצער, זה חלק מהאמנה ואנחנו גם חתומים עליה. שניים. אנחנו לא מבקשים פה מחקר עצמאי של כל חברה. אם יש לך את המידע על המרכיבים, אתה יכול להיעזר במידע הקיים בחוץ. חומר שנפלט מהמוצר. את הניתוח עצמו אתה צריך לעשות, אבל פעם שאתה יודע את החומר, המידע והשפעתו על האדם זה כבר מידע ידוע ורק תצרף אותו מהמידע הקיים בעולם. לא, זה דבר שצריך לחלץ אותו. צריך להגיד מה נפלט מהמוצר.

סליחה. אני רוצה לקבל תשובה לשתי שאלות נקודתיות. שאלה ראשונה היא שאלת החומר הנפלט. טוענים נציגי "דובק" שהם לא יודעים מה נפלט. אנחנו יודעים מה יש בתוך הסיגריה, אנחנו לא יודעים מה נפלט. אין לנו את היכולת להצהיר על זה שנפלט דבר כזה או אחר כי אנחנו באמת לא יודעים.

טוענים יבואני הסיגרים. זאת טענה ראשונה שאני רוצה עליה תשובה נקודתית.

זה המידע הטוקסיקולוגי. למה מבחינת משרד הבריאות אתם צריכים שהם יגידו לכם. לכם אולי יש יותר מידע מהם על מה הם הנזקים שבכל מיני חומרים. מה המשמעות שהם יכתבו לכם שהחומרים האלה מזיקים כאשר יש לכם ידע עצמאי כמשרד הבריאות לגבי במה הדברים האלה מזיקים ומה הם עושים. מה המשמעות שדווקא הם יכתבו לכם את המידע הטוקסיקולוגי במידע שלהם אליכם?

החומר הנפלט זה משהו שמקובל היום בעולם. זה לא משהו שאנחנו המצאנו אותו.

אם אפשר לדווח במדינה אחת, אפשר לדווח גם במדינה שנייה. אני לא רואה שיש להם חומר שאפשר לדווח שם אבל אי-אפשר לדווח פה. לגבי המידע. זה נכון שיש לנו הרבה מידע עצמאי אבל יש להם גם את העבודות שלהם. אין לנו שום עבודות. - הם כותבים גם את הנזק שהם עושים. למה מחקתם "אם המידע ידוע"? אני רוצה להגיד משהו כללי כמסגרת. כרגע הסעיף הזה מדבר על הדיווח על התחולה. דרך אגב, זה לא דיווח שהולך לקהל הרחב אלא הוא מיועד למשרד הבריאות. על הבסיס הזה אפשר יהיה לקבוע את הסטנדרטים,

מה שראינו עם מגבלת הניקוטין. ברגע שמשרד הבריאות לא ידע לגבי הטוקסיקולוגי או לגבי הנפלט, הוא לא יוכל להגיד זה יותר או זה פחות. זה כלי עבודה רגולטורי. הוא לא מיועד לקהל הרחב. לא על זה אני מדבר בכלל, אם זה מיועד לקהל הרחב או למשרד הבריאות. לגבי המידע הטוקסיקולוגי. לחברות הטבק אולי התאגידים הבינלאומיים יותר מאשר "דובק", יש להם מחקרים פנימיים שהם לא חושפים. הסעיף הזה, המידע הטוקסיקולוגי מחייב אותם גם לפרסם מחקרים שהם עשו, שאולי לא ידועים למשרד הבריאות. לכן הסעיף הזה הוא חיוני. חבר הכנסת גליק, בבקשה. אני מקבל את הטענה שהם לא צריכים לקחת אחריות על מה נפלט.

להחזיר את הנוסח הקודם, "אם המידע ידוע". בעצם אומרים פה, שאם אתם יודעים משהו ואתם מסתירים מהציבור תפרסמו.

אם המידע ידוע לכם, אתם מתבקשים. זה היה הנוסח המקורי. הטענה היתה שהם יודעים רק שהם מסתירים מהציבור ועל זה רצינו להיאבק. לכן אני חושב שהנוסח המקורי "אם המידע ידוע" הוא בהחלט לגיטימי. אני לא חושבת שניתן לקבל טענה שמי שמייצר איזה מוצר לא יודע את תופעות הלוואי שלו. זה לא יכול להיות. יותר מחמישים שנה.

זה לא יעלה על הדעת. דב ידידי, אני מבקשת שתקשיב. מילא, כשמישהו אומר לי שהוא מייבא את המוצר, אני עוד מסוגלת להבין שאם הוא מייבא אין לו אחריות על בדיקות ועל מה יש ומה נפלט.

שלא עושה בדיקות של מה נפלט? זה חוסר אחריות. אם הוא חסר אחריות, אנחנו אלה שצריכים לבוא ולדרוש ממנו את האחריות שהוא לא עושה עד היום, 50 שנה. "דובק" לא צריכה שק חבטות בעניין הזה. לא היתה שום חובה על "דובק" מעולם לעשות מדידה של הפליטות. יכול להיות שהן גם משתנות מאדם לאדם, אני באמת לא יודע להגיד. "דובק" היתה צריכה לעשות את זה, במסגרת האחריות של יצרן, בפרט חברה של סיגריות. חברת הכנסת גרמן, האחריות הזאת לא קיימת היום. אי-אפשר להכניס אותה בדלת האחורית דרך החוק הזה. אני שב ואומר, מבחינת הצרכן, אני לא מתווכח עם מה שנאמר פה. אין בזה שום ערך מוסף חוץ מלהרגיש שאיכשהו חבטנו ב"דובק". כל העניין זה הסתרת המידע. אפשר לחשוב שמישהו מאיתנו קורא את האותיות הקטנות. מנקודת המבט שלי, כל מידע שנמצא בידיכם ומסתבר שאתם מסתירים, זאת עבירה פלילית צריכה להיות. זאת עבירה פלילית אם אתם יודעים שיש מידע ואתם לא העברתם אותו. בסוף אני אספר לכם שאני הייתי שותף בסרט המקור שהיה על "פיליפ

חבר הכנסת חאג' יחיא. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): דיברו פה על זה שהמידע בהישג יד. יש חברות שמייבאות והמידע לא נמצא בעולם. השאלה לחבריי הוועדה, האם אנחנו פה נחייב אותם שיעשו את בדיקות המעבדה שלהם או להסתפק בזה שאין מידע? אם אנחנו מדברים על-כך שהמידע בהישג יד, זה משהו שונה. אם מישהו מייבא סיגרים ואתם אומרים שאין מקום בעולם שכותבים את הרכיבים - - - על הפליטות? עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): לא רק הפליטות. הפליטות זה נושא אחר, אני מדבר על המרכיבים. אם אין בעולם ואנחנו נחייב אותם להכניס אותם למעבדה ולהגיד את הרכיבים, או שאנחנו נסתפק במה שיש בעולם? כדי לא לעשות מזה יום לימודים ארוך. אני מנסה לומר את הדבר הבא. אם הם צריכים לעשות או לא צריכים לעשות, אני כבר במקום אחר. אני אומר שאם יש מידע בידיים שלהם. חבר הכנסת כבל, הסעיף הזה כולל שני חלקים. מידע אחד מדבר על רכיבים - - - יקירי, אני חושב שהלכתי לקראתכם בהצעה הזאת מעל ומעבר. המטרה שלהם עכשיו זה למשוך זמן. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): תיקח את זה בשתי ידיים ואל תתווכח. אם אין לך את המידע על הפליטה - - - אני רוצה לסכם את הדיון. הסיכום שאני מציע הוא כזה: אני מבין שמשרד הבריאות מוכן להוסיף ברישה של סעיף פסקה 2 "אם המידע ידוע ליצרן או ליבואן", מכוח הרציונל שדיבר עליו חבר הכנסת כבל, שהוא רציונל של מלחמה נגד הסתרה. אני רוצה להסב את תשומת לבכם לשני דברים. דבר ראשון, סעיף קטן ג' "הממונה", כלומר משרד הבריאות, "רשאי להורות ליצרן או ליבואן להוסיף עוד מידע". לכן יש פה כלי למשרד הבריאות לדרוש עוד. נקודה נוספת. אני רוצה לומר לכם בצורה ברורה, שאם אתם תקראו את החוק עד הסוף, אתם תראו שהסתרת מידע שהיה ידוע אבל לא נמסר, הוא עבירה פלילית. אני מבין את מה שנאמר אבל זה לא נותן מענה לסעיף 1, שבו אני צריך לתת רשימה של כל חומר הנפלט. סעיף 1 זה לא המצוי ברשותו, זאת הבעיה. משרד הבריאות. מבחינתי, השאלה הזאת היא שאלה מקצועית ואני לא יודע לענות עליה. אני מבין שהיצרן יודע איזה חומרים יש לו בתוך המוצר ויכול להיות שהוא לא יודע מה נפלט. התשובה שקיבלתי מכם היא שזה מה שמקובל בעולם. בדירקטיבה כתוב שבאופן כללי כן צריך לדווח אבל כשיורדים לרזולוציות זה עניין של אם יש את המידע. אני מדבר על סיגרים כמובן. זה לא הגוני שיצרן לא יידע מה נפלט מהמוצר שלו. לסיגרים יש החרגה בדירקטיבה. רק לסיגרים יש את ההחרגה הזאת לא לכל הפלטות. משרד הבריאות, אתם מציעים בנקודה הזאת להחריג סיגרים לגבי תוצרי הפליטה? לגבי מוצרי הפליטה יאושר רק למה שנמצא ברשותנו. לא נסתיר כלום. שאלתי את משרד הבריאות לגבי הסיגרים. לא על המרכיבים, רק על הפליטה. ברשות הוועדה, אני מבקש, אנחנו לא נסתיר כלום. גם לגבי הפליטה, אם זה מצוי ברשותנו, ניתן אותו. אנחנו לא יכולים להקים מעבדה. אתם תשלחו מאות עובדים הביתה, עובדים ישראלים. אני מבקש, אם מצוי ברשותנו, ניתן. אני מציע לחתוך את הקשר הגורדי הזה. הפתרון נמצא בסעיף קטן ג'. אני מבקש, אדוני היושב ראש, תרחיב אותו כך שלמשרד הבריאות תהיה אפשרות להרחיב את הדרישות שלהם ולדרוש דברים נוספים ככל שיהיה צורך בזה. להשלים מידע. אבל אם אנחנו - - - אתה לא מבין מה שאומרים לך? הלך לקראתך. תצביע וגמרנו. הלך לקראתך מעל ומעבר. אני בעד להוציא אותו, הוא לא מפסיק להפריע. היועץ המשפטי, אנא עבור על הסיכום. אני מסכם את ההחלטות כפי שאני הבנתי אותן. בסעיף קטן א(1), בעניין רשימה של כל חומר נפלט בעת השימוש במוצר, כאן יוחרגו סיגרים. סליחה, ומה עם הסיגריות האלקטרוניות? מה עם כל ענף האידוי?

מה עם כל ענף האידוי? מאיפה יהיו לנו כל הממצאים האלו? אנחנו יודעים מה נפלט מהאדים האלה? נדמה לי שלא הקשבתם לסיכום כי בסיכום היתה בדיוק תשובה להערה הזאת. אדוני היועץ המשפטי, בבקשה. אמרתי, שאם הבנתי נכון, לעניין חובת הדיווח של רשימה של כל חומר הנפלט בעת השימוש במוצר, לעניין הזה יוחרגו סיגרים, אם הבנתי נכון את

בפסקה 2, לעניין מידע טוקסיקולוגי, הרי ש"אם המידע ידוע ליצרן או ליבואן" תוחזר,

לא תימחק. אבל סעיף קטן ג', לעניין סמכות הממונה במשרד הבריאות לתת הוראות ליצרן או ליבואן, כאן תיווסף סמכות לדרוש מידע נוסף, להשלים מידע שכבר נמסר. זאת כדי לוודא שאם היה צריך להימסר מידע כזה והוא ידוע ליצרן או ליבואן ולא נמסר, תהיה סמכות לדרוש אותו. למה אני צריך לעזור לך? זה אסור על-פי אמנת המסגרת. אני מבקש, רק תכתבו פה "אם זה ידוע לי". אנחנו לא נסתיר כלום. למה שזה לא יהיה ידוע? למה?

"אם ידוע" צריך להוסיף גם לגבי הפליטות. זאת בקשתנו. לא יכול להיות שבתור יצרן הוא לא יודע. לפי הפשרה שלך, תוסיף את "אם ידוע" בסעיף 1 אבל משרד הבריאות יכול לדרוש. יהודה, למה שלא יהיה ידוע? כי לא ידוע, זאת עובדה. את רוצה, תסגרי את "דובק". אתה לא צריך לסגור, אתה פשוט צריך לקחת אחריות. זאת חברה שנאבקת על חייה. רוצים שייקחו עובדים מתורכיה, שיסגרו את התעשייה הישראלית. הסיכום שביקשתי שנצביע עליו הוא, שהחומר הנפלט, ככל שהוא ידוע,

למשרד הבריאות תהיה סמכות לדרוש עוד. אנחנו נתקן את סעיף ג', "ככל שייראה בעיניו". זאת אומרת, משרד הבריאות יוכל לדרוש. אני מעמיד להצבעה את הסעיף עם התיקונים. בדירקטיבה האירופאית יש שלושה חומרים שחייבים למדוד אותם לגבי סיגריות: פחמן חד חמצני, ניקוטין ויתרן. יש אפילו הפנייה לתקן. השאלה אם אפשר לדרוש את זה ספציפית. שלושת הדברים שנמצאים בדירקטיבה ושנפלטים, יידרשו ספציפית. דברים אחרים שנפלטים, ככל שהם ידועים. אבל לכם תהיה הסמכות לדרוש מידע נוסף. זה רק לגבי סיגריות?

אם כן, אני מעמיד להצבעה את הסעיף על כל תיקוניו. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד, רוב נגד, אין נמנעים, 1 סעיף 9ד עם התיקונים התקבל.

הסעיף הבא הוא ארוך אבל הוא לא מסובך, הוא סעיף עונשין. "תיקון סעיף 11 15. בסעיף 11 לחוק העיקרי, במקום סעיפים קטנים (א) ו־(א1) יבוא: "(א)העושה אחד מאלה,

קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין,

כפל הקנס כאמור:" סכומו עומד היום על 226,000 שקלים חדשים. סכום מקסימלי,

שבית משפט רשאי להשית על מי שיורשה בעבירה. ואם נעברה עבירה על-ידי תאגיד, כפל הסכום, כאמור. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): זה סכום נקוב או עד. הסכום נקוב בחוק העונשין אבל יש סמכות ושיקול דעת לבית המשפט לקבוע את הקנס עד הסכום הזה. "(1)עושה פרסומת בשבח העישון כשלעצמו, בניגוד להוראות סעיף 2, (2)עושה פרסומת למוצר עישון, בניגוד להוראות סעיף 3, (3)מציג מוצר עישון למכירה, בניגוד להוראות סעיף 4א, (4)עושה שימוש בשמם או בדמותם של בני אדם, של בעל חיים או של אבר מאבריהם, או בתמונה של פרי או צמח אחר, לרבות בציור או בהנפשה, בפרסומת מותרת למוצר עישון או בסימון חפיסה או אריזה של מוצר עישון, בניגוד להוראות סעיף 5(א); (5)עושה יותר מפרסומת מותרת אחת באותה מהדורה של עיתון, בניגוד להוראות סעיף 6(א); (6)עושה פרסומת מותרת בלי שנכללת בה אזהרה, בניגוד להוראות לפי סעיף 7,

משווק או מאחסן מוצר שאינו מוצר עישון בניגוד להוראות סעיף 7א(א); (8)מכנה מוצר עישון בשם או בכינוי זהה או דומה לשם מסחרי או למותג של מוצר שאינו מוצר עישון, בניגוד להוראות סעיף 7א(ג); ׁ(8א)מייצר, משווק או מאחסן לשם שיווק צעצוע או ממתק בצורה של סיגריה, בניגוד להוראות סעיף 7א(ד); (9)מייצר, משווק או מאחסן סיגריה אלקטרונית, מחסנית או חומר מילוי המכילים ניקוטין בריכוז העולה על 20 מיליגרם למיליליטר, בניגוד להוראות סעיף 7ג(א); (10)משווק חומר מילוי בניגוד להוראות סעיף 7ג(ב); (11)משווק או מפיץ לצרכן מוצר עישון, בניגוד להוראות סעיף 8(א); (12)מפיץ, מחלק או משאיל מוצר עישון לאדם אחר במסגרת מסחרית, בניגוד להוראות סעיף 8(ב); (13)מוכר או משכיר מוצר עישון לקטין, בניגוד להוראות סעיף 8א(א) או (א1); (14)משווק מוצר עישון בלי שמודפסת עליו אזהרה, בניגוד להוראות לפי סעיף 9. (15)משווק מוצר עישון (זה צריך להיות מוצר עישון, בעקבות ההרחבה שאושרה כאן בוועדה א.ע) בחפיסה או באריזה, בניגוד להוראות סעיף 9א1. (א1)העושה אחד מאלה,

קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין,

כפל הקנס כאמור:" הסכום עומד היום על 75,300 שקלים חדשים ואם נעברה עבירה על-ידי תאגיד, כפל הקנס כאמור. "(1)מכנה עסק או פעילות מסחרית שאינם קשורים לסחר במוצרי עישון בשם או בכינוי זהה או דומה לשם מסחרי או למותג של מוצר עישון, בניגוד להוראות סעיף 7א(ב); (2)מציב מכונה למכירת מוצרי עישון, בניגוד להוראות סעיף 7ב, (2א)מייצר, משווק או מאחסן לשם שיווק מוצר עישון בטעם או בריח מובחן, בניגוד להוראות סעיף 7ד," הסעיף הזה בעצם מותנה בעבירה על סעיף שטרם אושר לעניין איסור שיווק בטעמים אז אני מדלג עליו. (3)לא מגיש דוח כאמור בסעיף 9א, או מגיש דוח חלקי או דוח הכולל פרט שגוי, בניגוד להוראות אותו סעיף, (4)משווק מוצר עישון שחפיסתו או אריזתו אינה מסומנת, בניגוד להוראות סעיף 9ב, (5)משווק מוצר עישון בחפיסה או באריזה, בלא שמצורף להן עלון, בניגוד להוראות סעיף 9ג, (6)לא מגיש מידע כאמור בסעיף 9ד, או מגיש מידע חלקי או לא נכון, בניגוד להוראות אותו סעיף, (7)מייצר או מייבא מוצר עישון ולא מסמן את רכיביו, בניגוד הוראות לפי סעיף 9ד(ה)." "הוספת סעיף 11ב 16. אחרי סעיף 11א לחוק העיקרי יבוא: "אחריות נושא משרה בתאגיד 11ב. (א)נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת ביצוע עבירה לפי סעיף 11 בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו, המפר הוראה זו,

קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין. (ב)נעברה עבירה לפי סעיף 11 על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו. (ג)בסעיף זה, "נושא משרה בתאגיד" מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או בעל תפקיד אחר בתאגיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו נעברה העבירה." אני אסביר בכמה משפטים את שני הסעיפים האלה, שמחליפים למעשה את סעיף העונשין הקיים היום בחוק שלא מפרט את ההפרות שיהוו עבירות פליליות על הוראות החוק. זה גם לא כולל היום סעיף שעניינו אחריות נושא משרה בתאגיד כפי שמקובל היום בחקיקה עדכנית. מה שמוצע כאן זה לפרט את העבירות כפי שמקובל היום וליצור מדרג ענישה סביר לפי מהות העבירה וחומרתה. הערות? אני חייב שנסיים. יש לנו עוד רביזיות.

אם זה לא רק מישהו שרוצה רק להקשיב לעצמו, תנו לנו להצביע.

שחסר כאן "במי שאוסר פרסומת מותרת בעיתון בלי מודעת הנגד". זה לא מופיע בסעיפי העונשין כאן. אני אסביר ואם יהיה צורך נציגת משרד המשפטים תרחיב. בסעיף קטן א2 המוצע: "עושה פרסומת למוצר עישון בניגוד להוראות סעיף 3", למעשה העבירה הזאת כולל בתוכה גם את עשיית פרסומת מותרת בניגוד להוראות הספציפיות שקבועות שם.

כאשר זה היה במצורף, אז היה ברור. היום הוא יכול לעשות את זה בנפרד.

הערות. בעקבות התיקון שעשינו, סעיף 15 צריך להיות "משווק מוצר עישון" ולא משווק "מוצרי טבק". בכל מקום שיהיה כתוב. אני אגיד באופן כללי שאנחנו נתאים את סעיפי העונשין לכל התיקונים שאושרו בוועדה בסעיפים המהותיים. ביחס בין 12 ל-13. ב-12 אתה אומר "מחלק במסגרת מסחרית". ב-13 אתה אומר "מוכר, משכיר". מה לגבי מחלק מוצר עישון לקטין? אני שיהיה גם "מוכר, משכיר או מחלק מוצר עישון". אני מזכיר אבל שהעבירות צריכות להתאים לסעיף המהותי. אני לא רוצה שאדם יחלק מוצר עישון לקטין. שם היה אסור לחלק רק אם זה במסגרת אירוע עסקי. ניצחון בחירות בעיריית ירושלים, למשל. פה מדובר רק במסגרת מסחרית. תודה, הערה חשובה. עוד הערות? בעבר ראינו שהקנסות האלה

היתה תכנית של ערוץ 10 והראו שהראו שאף אחד לא אוכף את החוק של מי שמוכר לקטין כי יש על זה קנס ענקי. יש מה שנקרא קנסות מנהליים. לאפשר קנסות מצומצמים יותר שבהם פקח יכול לתת קנס של 500 שקלים. ברגע שהקנסות על 75,000 שקלים, אף אחד לא ילך לבעל פיצוצייה וייתן לו - - - הקנסות האלה זה רק כאשר עניין מגיע לדיון בבית משפט. אז עוד יותר. לא מדובר על סמכות בצורה מנהלית. השאלה אם אפשר להוסיף, שתהיה אפשרות של ענישה מנהלית? משרד המשפטים, מה דעתכם על עיצומים מנהליים? אני מייעוץ

אני אתייחס קודם לסעיף העונשין ואחר-כך לסוגיה שעלתה פה. לגבי ההערה ביחס למודעת הנגד, אז החובה על מודעת הנגד כן נכללת כעבירה פלילית,

שמי שעושה פרסומת למוצר עישון בניגוד להוראת סעיף 3, באופן שכולל את כל הסייגים שלו, הדבר יהווה עבירה פלילית. מה שלא נכנס תחת הסעיף הזה, זה למעשה הנוסח עצמו שהוא יותר גמיש. הנוסח והצורה של המודעה. דבר שמפורסם ומשתנה באתר משרד הבריאות. אבל עצם פרסום מודעת הנגד אכן מתחייבת ותהווה עבירה פלילית, ככל שלא תיעשה כזאת.

אני רק רוצה לציין שכנראה נפלה טעות ולבקש לעשות שינוי קל בסעיף 15א(8)(א), האיסור הנוגע לאדם שמייצר, משווק או מאחסן לשם שיווק צעצוע או ממתק בצורה של סיגריה, נוסף במדרג החומרה הגבוה בעבירות העונשין.

סבורים והיתה גם הסכמה על זה, שראוי שזה יהיה במדרג הנמוך יותר. אני מוכרח לומר שהנוסח היה בתיאום איתכם. אתם יכולים לקחת על עצמכם.

אפשר לשנות אבל לא היה כאן שינוי שלא נעשה בתיאום איתכם. לדעתנו, כיוון שמדובר באיסור מאוד רחב, נכון שזה יהיה במדרג היותר נמוך. אנחנו רוצים להעביר לסעיף קטן (א)(1)? כן, זה מה שמבקשים.

לעניין הסוגיה שהועלתה פה. נוסח סעיף החובה שמנוסח כיום לא מתאר את מה שהתבקש כאן בנושא של חלוקה. יש לנו עמדה בנושא הזה וזה לא הועלה לדיון. אתם רוצים שאני אתייחס לעניין של קטינים? ממש במשפט. זה נכון שיש קושי היום בהקשר של האכיפה של האיסור וזה לטעמנו הקושי המרכזי. אנחנו סבורים שנכון קודם להסדיר את עניין האכיפה ורק אחר-כך להרחיב, אם בכלל,

קודם צריך למצות את הדין הקיים. לגבי ענישה וקביעה של עבירה מנהלית באופן כללי, זה נושא שיש צורך להסדיר אותו בתקנות לפי חוק העבירות המנהליות. לשם כך יש צורך גם בגורם אוכף, שזה נושא שלצערנו לא מוסדר כיום ומכאן עיקר הקושי.

עם כל הכבוד, אני לא מקבל את עמדת משרד המשפטים בעניין של חלוקה לקטינים. אני מכיר את בעיית האכיפה, היא בעיה גדולה ורצינית, אבל אני חושב שצריך לקבוע איסור שלא מחלקים לקטינים, אדוני היועץ המשפטי. תן לי להשלים את ההתייחסות. התייחסתי בעיקר לנושא של העבירה המנהלית. לדעתנו, עצם קביעה של איסור פלילי על חלוקה בכלל לקטינים או כל העברה של סיגריה לקטנה הוא איסור רחב מידי. ספק בעיניי אם חלקים מהציבור יצליחו לעמוד בו.

אציין שידוע שלמרות האיסורים ולמרות שכמובן אנחנו מתכוונים למנוע עישון של קטינים, ישנם גם קטינים שמעשנים. ככל שיש כוונה ליצור איסור כזה, יכול להיות שיש לו גם השלכות לעניין עבודה עם קטינים בסיכון גבוה. חשוב בהיבטים האלה לערב ולשמוע גם את משרד הרווחה ואת משרד הבריאות.

עוד הרבה דברים, החוק לא שלם. אבל למכור ולחלק - - - אתה צודק, אבל אתה שומע את משרד המשפטים. אני לא אלך עכשיו לפתוח את הדיון הזה. גם בעניין העיצומים המנהליים שזה רעיון טוב, זה לא יקרה אם אנחנו רוצים לגמור את החוק כרגע. אבל לחלק לקטין - - - אתה שומע מה שהיא אומרת. באמת חבל. לא נלך למהלכים שיסבכו אותנו כרגע, את החוק הזה צריך להעביר. מוכר, משכיר או מחלק. תודה רבה. אני מעמיד את הסעיפים 15 ו-16 להצבעה, עם השינויים שהסכמנו. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד רוב נגד אין נמנעים אין סעיפים 15 ו-16 כולל השינויים שהוסכמו נתקבלו.

לפני כן יש עוד שני תיקונים. בסעיף 17 להצעת החוק "ביטול סעיפים 12 ו-13. 17. סעיפים 12 ו־13 לחוק העיקרי, בטלים." הסעיפים האלה קובעים אחריות פלילית שילוחית, שלא תואמת היום את עקרונות דיני העונשין.

כל הסעיפים שנוגעים גם לעבירות וגם לענישה, הם סעיפים שכנראה נקבעו בשנות השמונים. מאז חוק העונשין תוקן, נקבעו עקרונות חדשים בדיני העונשין שכבר לא מאפשרים הטלת אחריות שילוחית בצורה כזאת כפי שנקבע היום. מעבר לכך, סעיף 13 קובע חזקה שלפיה אם נעשה פרסומת למוצר טבק, רואים את היצרן או היבואן כאחרים לה. גם זה נוסח שלא מקובל היום באף חקיקה עדכנית ולכן מוצע לבטל את שני הסעיפים. תמשיך הלאה. הוספת סעיף 15א 18. אחרי סעיף 15 לחוק העיקרי יבוא: "שמירת דינים 15א. (א)אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות לפי כל דין, לרבות הוראות לפי פקודת הרוקחים ,

פקודת הסמים המסוכנים ,

חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג 2013‏,

ובכלל זה מחובות או מהגבלות שנקבעו בהם לגבי מוצר עישון, לרבות חובת קבלת היתר או רישיון הנדרש למוצר עישון. (ב)בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), בשיווק מרחוק באינטרנט של מוצר עישון, יראו עוסק המציג לצרכן פרטים כאמור בסעיף 4א(ב)(2) כמי שממלא אחר חובות הגילוי לעניין התכונות העיקריות של הנכס כאמור בסעיף 14ג(א)(2) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981, לעניין זה, "שיווק מרחוק" כהגדרתו בסעיף 14ג(ו) לחוק האמור." סעיף קטן א', אני חושב שאין צורך להסביר, הו מאוד ברור ומאוד שגור בהרבה דברי חקיקה. מילה לגבי סעיף קטן ב' המוצע, שהוסף בעקבות הערת משרד המשפטים. סעיף 4א אוסר הצגת מוצרי עישון למכירה, בין היתר באינטרנט. אם אתם זוכרים, נקבע שגם שבשיווק באינטרנט מותר להציג פרטים בסיסיים בלבד לגבי מוצרי העישון. החשש שנציגי משרד המשפטים העלו, שהעוסקים ישתמשו בחובת הגילוי לפי חוק הגנת הצרכן בעסקת מכר מרחוק לגבי תכונות עיקריות של הנכס, כדי להרחיב את הפרטים ולהוסיף עוד פרטים לגבי מוצרי העישון הנמכרים באינטרנט ולכן נקבעה ההוראה הזאת. תודה, אפשר להצביע. מי בעד?

לי היתה הערה לגבי ביטול סעיף 13. זה לא אתם תאכפו את זה, זה אנחנו הארגונים. איך אנחנו יכולים לאכוף כאשר אנחנו רואים שברור שהיא אסורה אבל אנחנו לא יכולים לבדוק מי עשה אותה? יש לנו את הסעיפים שהיה קיים בחוק הקודם,

שיש חזקה שעשה אותה היצרן או היבואן. אני אתן לך תשובה לגמרי אמיתית, אדוני. אתה מעלה שאלה מאוד חשובה. משרד המשפטים מתנגד לניסוח של סעיף כזה בחוק עכשווי. אם אדוני רוצה שנמשיך את הוויכוח, אנחנו נמשיך אותו ולא יהיה חוק. זה המצב. אנחנו צריכים להתחשב פה בעמדה של משרד המשפטים ולכן אנחנו נאשר את הסעיפים האלה. לא משרד המשפטים הביא את החוק הזה,

אני אסביר את זה בעברית יותר פשוטה. יש אפשרות להצביע על הסעיף ויש אפשרות לא להצביע על הסעיף, כי הממשלה לא מסכימה למה שאדוני מבקש. אם אדוני רוצה שלא נצביע על הסעיף, אז לא נצביע על הסעיף ונמשיך להתווכח. יכול להיות שאדוני ישכנע את כולנו, אבל הממשלה לא מסכימה.

מי נגד? הצבעה בעד רוב נגד אין נמנעים אין סעיפים 17 ו-18 התקבלו.

סעיף 19. "תיקון חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון 19. בחוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג 1983‏ (1)בסעיף 1(ב), במקום הסיפה החל במילים "כל מוצר טבק" יבוא "מוצר עישון כשהוא דולק, בחוק זה,

"מוצר עישון" ו"עישון" כהגדרתם בחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, התשמ"ג 1983."; (2)בסעיף 2א(ב)(1), במקום "סיגריה,

סיגר או מקטרת כשהם דלוקים" יבוא "מוצר עישון כשהוא דולק"; (3)בסעיף 8(א),

סיגר או מקטרת כשהם דלוקים" יבוא "מוצר עישון כשהוא דולק"; (4)בסעיף 9,

במקום "סיגריה,

סיגר או מקטרת כשהם דלוקים" יבוא "מוצר עישון כשהוא דולק". התיקון העקיף הזה נועד למעשה להתאים גם את המונחים וגם את הרחבת התכולה של החוק שבו אנחנו דנים היום. כלומר, במקום מוצר טבק, הגדרה רחבה של מוצר עישון. האיסורים שקיימים בחוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, יותאמו כך שיחולו על מוצרי עישון בהגדרה רחבה,

לא רק על מוצר טבק. (היו"ר איתן כבל, 15:41) עמוס, בבקשה. נרגילה היא מוצר שהיא סיגריה אלקטרונית והיא נוזל והיא לא דולקת. זה מוצר שהוא מופעל. לכן צריך להיות "דולק או מופעל? משרד הבריאות?

צודק, תודה.

מי בעד עם התוספת? הצבעה בעד רוב נגד אין נמנעים אין סעיף 19 עם התיקון נתקבל. אושר. "תחילה 20. (א)תחילתו של חוק זה חודשיים מיום פרסומו. (ב)על אף האמור בסעיף קטן (א) (1)תחילתם של סעיפים 9 ו-11(א)(14) לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, לעניין מוצר עישון שאינו מוצר טבק, ארבעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה," הפסקה הזאת מדברת על האזהרות על חפיסות ואריזות שיהיו חייבים להדביק או לקבוע על מוצרי עישון שאינם מוצרי טבק וסעיף העונשין המותאם. "(2)תחילתם של הסעיפים המפורטים להלן, כנוסחם בחוק זה, שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה: (א)ההגדרה "שיווק" בסעיף 1 לחוק העיקרי," (ב)סעיף 4א לחוק העיקרי,

אני מבין שהיתה בקשה. זה הסעיף שנוגע לאיסור הצגה למכירה של מוצרי עישון. זה שנה. "שנה מיום פרסומו של חוק זה. אני בסעיף 20 2(ב). סעיף 4א יהיה שנה. כן. "(ג)סעיף 5(א) לחוק העיקרי, (ד)סעיף 7א(ד) לחוק העיקרי, (ה)סעיף 7ד לחוק העיקרי, (ו)סעיף 9א1 לחוק העיקרי, (זה עניין החפיסות האחידות

אני לא אפנה כאן כרגע כי יכול להיות שיהיו עוד שינויים בהפניות. כל ההוראות העונשיות שבעצם אמורות לקבוע עבירות על הפרת הסעיפים המהותיים שעכשיו הקראתי. מדובר כאן על תחילה של 6 חודשים. לעניין סעיף 7ד, זה עוד לא אושר. מדובר על איסור ייצור ושיווק של מוצר עישון בטעמים אז אני כרגע לא מתייחס לזה. אני ממשיך להקריא ברצף. "דיווחים ראשונים 21. דיווח ראשון לפי סעיף 9א לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, לעניין פרסומות למוצרי עישון שאינם מוצרי טבק, ודיווח ראשון לפי סעיף 9ד לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יוגשו עד יום ט' בסיוון התש"פ (1 ביוני 2020). הוראות מעבר לעניין אזהרות על גבי חפיסות או אריזות של מוצרי עישון 22. (א)החל מיום התחילה כאמור בסעיף 20(א), לעניין מוצרי טבק, כל עוד לא נקבעו הוראות לפי סעיף 9(ג) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה לעניין מוצרים אלה, יחולו הוראות צו הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (שינוי נוסחי אזהרה), התשס"ג 2002,

שינוי נוסחי אזהרה) למעט סעיף 3(ב)(2) לצו האמור, וסעיף 3(ג) לצו יחול בשינוי זה: במקום "32%" יקראו "לפחות 65%"." למעשה,

שמחילה את ההוראות שקיימות היום בצו הנוגע לנוסחי אזהרה בעניין מוצרי טבק.

מחילים את הצו הזה בהתאמה להגדלת השטח של האזהרה כפי שאישרה הוועדה קודם לכן. "(ב)החל מיום התחילה כאמור בסעיף 20(ב)(1), לעניין מוצרי עישון שאינם מוצרי טבק (שלגביהם אין היום נוסחי אזהרות שחובה להדביק א.ע), כל עוד לא נקבעו הוראות לפי סעיף 9(ג) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, יחולו על אזהרות שיש להדביק או להדפיס על אריזותיהם של מוצרים אלה הוראות סעיף 3(ב) ו-(ג) לצו שינוי נוסחי אזהרה, כל עוד הצו האמור לא שונה או בוטל לפי סעיף 9(ג) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, ובכפוף להוראות אלה: (1)פסקה (2) של סעיף 3(ב) האמור,

(2)סעיף 3(ג)(1) יחול בשינוי זה: במקום "32%" יקראו "לפחות 30%"." כאן מדובר על החלת ההוראות שנוגעות לאזהרה ולמאפיינים שלה שקיימות היום בהוראות שקיימות היום בצו לגבי מוצרי טבק, בעצם מחילים את ההוראות האלה לגבי מוצרי עישון שאינם מוצרי טבק, כל עוד השר לא שינה או לא קבע בחקיקת משנה הוראות אחרות. בעצם, ההוראות האלה נועדו לאפשר כניסה לתוקף מהירה של ההסדרים חדשים. את התוספת, אדוני, הוועדה כבר אישרה. 7ד, אמרת שבסוף נצביע עליו. תן לי לסיים קודם את הדברים. רק לעניין התחולה. דיברתם על חלק מההוראות שהארכתם לשנה. בוודאי שלעניין החפיסות האחידות, שזה שינוי מאוד דרמטי, אנחנו מבקשים שסעיף התחילה יהיה יותר ממושך. כשהיו צריכים להחליף את האריזות של אייקוס, עשו את זה בן לילה. אתם עושים פה מהפכה גדולה, תאפשרו לנו להתארגן. חצי שעה עם פוטושופ. זאת בקשה לגיטימית. חברות וחברים, אנחנו עושים פה חוק ענק ועצום שמשנה את פני השוק. אני חושב שזה לגיטימי לקבל את העניין הזה. יש כאן איזה פיצול מסוים. הנושא של האריזות האחידות, בגלל שיש לנו מלאי של אריזות ואלה אריזות יקרות, אנחנו נבקש שנה.

אם תשימו לב, סעיף 9 עוסק בשינוי גודל האזהרות מ-30% ל-65% ויש לו מועד תחילה שונה של חודשיים.

לפצל. תראה איך אחד עובד בשביל השני. העניין ברור. אין היגיון גם לעשות פעמיים שינוי של האריזות. שיהיה פעם אחת בתוך שנה, האריזות החדשות עם האזהרות החדשות. בסדר גמור. אני מקווה שאצליח לשכנע את הוועדה שלא יהיה עלון בסוף, אבל העלון הוא גם חודשיים. כיוון שמדובר במהפכה שלמה בעניין הזה, התחילה של כניסת החפיסות החדשות האחידות, הכיתוב והאזהרות שכתובת עליהן תיכנסנה יחד באותו מועד,

זה מיותר שיהיו שני מועדים. שני דברים שנה, התצוגה והחפיסה. וגם האזהרות. סיגריה אלקטרונית זה לא ניקוטין. אני מעלה להצבעה עם התוספות והשינויים, סעיפים 19 עד 22. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד, רוב נגד, אין נמנעים, אין סעיפים 19 עד 22 עם התוספות ושינויים נתקבלו. הסעיפים אושרו.

הבקשה הראשונה היא בקשה לדיון מחדש של ח"כ עיסאווי פריג' לדיון מחדש בסעיף 2 לחוק שהחליף בעצם את המונחים מ"מוצר טבק" ב"מוצר עישון" והרחיב את התחולה של החוק. בקשה נוספת שלו זה בהגדרות של חומר מילוי. הוא עשה רביזיה מ-1 עד 7. אני רק אגיד מה. בהגדרות "חומר מילוי" ההגדרה "מחסנית וסיגריה אלקטרונית" ובהגדרה של "מוצר עישון". אני אגיד רק שבהגדרת מוצר עישון, משרד הבריאות מבקש בכל זאת לפתוח את ההגדרה לדיון מחדש ולתקן אותה כך שיובהר שמוצר עישון הוא כל אחד מהמפורטים,

הוא תכשיר בפנקס. אני מעלה להצבעה את ההצעות של עיסאווי. יש תיקונים שמשרד הבריאות מוכן לקבל. מי בעד הרביזיה? מי נגד?

אין הרביזיות של ח"כ עיסאווי פריג' לא התקבלו. הבקשות לדיון מחדש לא התקבלו. להוציא סעיף משרד הבריאות. שתי הבקשות שלגביהן משרד הבריאות מוכן לקבל את התיקון זה ההגדרה "מוצר עישון" והגדרה "סיגריה אלקטרונית". מי בעד אישור הרביזיה? מי נגד? הצבעה בעד,

לגופו, הגדרה של "מוצר עישון", אני מקריא את ההגדרה המתוקנת: "כל אחד מהמפורטים להלן למעט אם הוא תכשיר הרשום בפנקס או תכשיר המשווק לפי היתר שניתן לפי סעיף 47א לפקודת הרוקחים (נוסח חדש), התשמ"א-1981." בהגדרה "סיגריה אלקטרונית", כיון שהוספנו את ההבהרה הזאת לגבי כל מוצרי העישון, אני מוחק את הרישה "והכול למעט אם המוצר הוא תכשיר הרשום" וכו'. מי בעד? מי נגד?

הבקשה הבאה היא בקשה שלך,

לדיון מחדש בהגדרה פרסומת.

לא סתם הגשתי אותה, היא עניינית. אני אזכיר. אנחנו מדברים על בקשות לדיון מחדש בהגדרה "פרסומת" ובהגדרה "פרסומת למוצר עישון". עלו כאן בוועדה הצעות בכל זאת לאפשר את ההרחבה של ההגדרה כך שהיא תחול גם על קידום מכירות או על פרסומות בלתי מודעות, פרסומות סמויות וכדומה. בעקבות הטענות האלה, או ההצעות האלה, גיבשתי עם משרד הבריאות ומשרד המשפטים תיקונים כך שבהגדרה "פרסומת" אנחנו נשאיר את המחיקה של ההגדרות "פרסומת אגב", "פרסומת בלתי מודעת סמויה ועקיפה" אבל להגדרות האלה יתווספו: "פרסומת למוצר עישון", כך שיהיה כתוב: "לרבות פרסומת עקיפה, פרסומת אגב, פרסומת סמויה, פרסומת בלתי מודעת, מתן חסות או קידום מכירות". אני מקריא את ההגדרות הבאות: "פרסומת עקיפה -פרסומת למוצר שאינו מוצר עישון שמטרתה בין היתר לקדם שיווק של מוצר עישון מסוים. פרסומת אגב -פרסומת המופיעה לכאורה כבדרך אגב. פרסומת סמויה-פרסומת המשודרת באופן שצופה סביר עלול שלא לזהות כי יש בה פרסומת למוצר. פרסומת בלתי מודעת פרסומת המשודרת באופן שבו מועבר מסר פרסומי לצופים בלי שהם מודעים לכך באופן מלא, בתמונות חטופות או בצורה אחרת.

מי בעד הרביזיה? הצבעה בעד, רוב נגד,

מי בעד התיקונים? הצבעה בעד, רוב נגד, אין נמנעים, אין התיקונים התקבלו. התיקונים אושרו. יש רביזיה נוספת לעניין המודעה בדבר נזקי עישון שתפורסם בעיתון מודפס, מה שנקרא "מודעת הנגד". היתה הצעה של עורך דין האוזנר,

לתת סמכות למנכ"ל משרד הבריאות לקבוע נוסחי מודעות לפי סוגי עיתונים. כלומר, לעיתון יומי,

הבקשה הזאת היא לעניין סעיף 8(3) להצעת החוק, תיקון לסעיף 6ב לחוק העיקרי. על הנוסח השונה של המודעות בסוגים שונים של עיתונות. אתם יכולים להסכים לזה. נותנים לכם סמכות להחליט.

מי בעד הרביזיה? הצבעה בעד,

מי בעד התיקון שמסמיך את המנכ"ל לקבוע נוסחי מודעות שונים לפי סוגי עיתונים?

אין התיקון התקבל.

אושר. הבקשות הבאות הן בקשות של ראש הוועדה וחבר הכנסת חאג' יחיא לעניין סעיף 4א המוצע.

הוא נוגע לאיסור הצגת מוצרי עישון ולמכירה וסייגים לייצור, הן בחנויות פיזיות והן באינטרנט. סעיף 4א ייכנס לתוקף בתוך שנה מיום פרסומו, את זה הוועדה כבר אישרה. עכשיו הבקשה היא לגופו של הסעיף. מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הסעיף נשאר כפי שהוא. אם הסעיף נשאר כמו שהוא צריך להצביע עליו. הוא הצביע, הוא אמר על הסעיף הזה מצביעים. האם חומר מילוי לסיגריה אלקטרונית שלא מכיל ניקוטין גם צריך אזהרה שמוצר זה מכיל ניקוטין בריכוזיות גבוה,

מסרטן אותך? אם אין לך ניקוטין אז לא. לא, יש נוסח אחר. - - - יקירי, תקשיב לי טוב טוב. אני לא מתכוון לנהל עכשיו את הדיון הזה. אדוני, יש משרד הבריאות, יש את פרופסור גרוטו. אני לא פותח את הדיון. זה דיון מקצועי. אתם תצטרכו להגיש אליהם את הבקשה ולראות האם הדברים האלה עומדים. - - - יש לך עוד זמן, זה לא מחר בבוקר. מחר בבוקר אתה מגיש את הבקשה. תגיש לו את הבקשה, הוא יבדוק האם זה עומד בקריטריונים כן או לא. אני רק רוצה לומר שסעיף 4א אושר. אישור הצגה למכירה. אדוני, אם אתה זוכר, לפני הקריאה הראשונה נמחק סעיף שאפשר תקשורת דיבור ישיר לאדם מעל גיל 18 שנתן הסכמה מפורשת בכתב וכל עוד הוא מסכים לזה, לקבל דבר פרסומת. הסעיף נמחק ואתה אמרת שנקיים על-כך דיון.

מדובר במוצר חוקי שבו אני לא יוזם פרסומת. כמו שחבר הכנסת גליק אומר, אם מוחמד לא יבוא להר,

זה לא המקרה. מדובר על מעשן בגיר שמעוניין לקבל פרסומת, מבקשת לקבל מידע. הוא יכול ללחוץ בטעות במחשב. אם הוא לחץ בטעות הוא יכול להסיר את ההסכמה שלו בכל רגע נתון. הוא יכול להיכנס לאתר שלך. הוא לא יכול להיכנס לאתר שלי, כי לא הסכמת לתת לי אתר,

הרסת את האינטרנט, גם אין אתרי אינטרנט. תסתכל על החוק, זה החוק. אין היום אפשרות לעשות אתר אינטרנט. אז אנחנו מדברים על מצב שבו אדם שמעשן - - - מה פתאום? תסתכל אדוני, זה מה שאתה עשית. זאת הצעה שלך היתה. אני אומר לך, עכשיו אני עושה רביזיה. אני הגעתי איתם להבנות ונגמר. אדוני, בבקשה - - - אצלי הסכמה היא הסכמה. אדוני, זה נושא קריטי. אנא ממך. אדם מעל גיל 18 - - - זה לא יפה

יש לי רוב להעביר מה שאני רוצה גם במליאה אבל אני לא עושה את זה,

אני לא רגוע עד שהחוק יעבור. הוא מתשע בבוקר על הכיסא. מה עם הנושא של הטעמים?

להטיל עלי אחריות פלילית על זה שאני מתקשר עם אדם בגיר מעשן שמבקש לקבל מידע על מוצר חוקי בישראל, זה פשוט לא סביר. תחסוך את הספאם הזה מהציבור.

זה החוק הזה לא שווה כלום. אבל אם הולכים על הצעד הזה, הולכים. אנחנו לא בצעד הזה. החוק הזה מדבר על איסור פרסומת. זאת אחת הדרכים החזקות ביותר לפרסומת. אדוני, אדם שמבקש לקבל מידע ולמנוע ממנו את המידע כשהוא בגיר - - - אני אגיד לך מה אני אעשה? אני אטיל את זה לפתחו של המבקש. ההחלטה נתונה לפניו. אם הוא יבקש רביזיה על זה, אני אהיה מוכן לפתוח רביזיה. אם הוא לא מוכן, אני ממשיך. אדוני אני מבקש על מבקש מידע. אסנת, בבקשה. אני רוצה להעלות פה את הנושא של

אמנם אכן עברנו את זה ודיברנו על זה לא מעט, אבל אני חושבת שזה נושא חדש. אני רוצה שזה יירשם כנושא חדש. אני מודיע לכם כאן שאין בינינו הבנות. אם אני לא מעביר את החוק עכשיו, אין בינינו הבנות. אני מגיש רביזיה על הכול. אני מבטל את כל ההסכמות בינינו. ככה לא נוהגים.

זה לא מקובל עלי. אפילו ברחוב ככה לא מתנהגים. אין לי בעיה להעלות את זה. מה, אתם חושבים שאני מפחד מעניין של רוב? לא דואג ולא מודאג. אני אומר לך, גברתי,

- - - - - גליק, תן לו לפחות לשכנע אותי. גברתי, אני בן אדם שמילתו היא מילה. זאת היתה ההסכמה ועל זה דיברנו. אם גברתי מתעקשת, אז גם אני אתעקש. אוקיי, אני מושכת.

אדוני, אפשר לחזור לנושא שלנו? אנשים שנתנו הסכמה מראש, מבקשים לקבל מידע - - - מה עם הטעמים? את זה אני לא מבקש ממך למשוך. חברת הכנסת מארק משכה את הבקשה שלה לנושא חדש בנושא של הקופסאות. אני מאלה שלא אתאבד על זה ולא מגיל 18. אם אתה רוצה אני מוכן לדון בהעלאת הגיל. זה נתון לפתחו של חברי. אני לא אכריח מישהו לפתוח דיון. מר גליק, לא הגיוני - - - אם אדם פנה ביוזמתו וביקש מידע מותר. אנחנו מתנגדים. זה הורס את כל החוק. עמוס, אני רוצה להזכיר לכל אלה שמטיפים לי וליהודה. מה שאנחנו עברנו בחוק הזה, אתם לא עברתם. אני לא באתי לספר לכם מה עברתי בחוק הזה וזה עוד לא הסתיים. אני אדם פוליטי. אני לא איש שמתנדב באיזו עמותה ואינני מזלזל בזה. אני אדם פוליטי וגם אני צריך לחיות ולראות איך אני מוצא את עצמי בעניין הזה. בשונה מכן, אני לא דווקן. יהודה, אני רוצה שתקשיב, זה נתון לפתחך. מה אמרתי? עם כל הכבוד, אנחנו מביאים פה חוק דרקוני מאוד מאוד. אין לי בעיה איתו, שלא תטעו. אני רוצה שלא יעשנו. אני אומר זאת בצורה מפורשת. יחד עם זאת אני אומר את הדבר הבא. לגבי מעשנים, אם מישהו מיוזמתו מבקש. בעניין הזה אני רוצה להציע - - - אם הוא מבקש בכתב. בכתב הוא מבקש, מגיל 21. ממילא הוא יוכל להסיר את עצמו. אתה מפריע לי. אני מנסה לעזור לך קצת ואתה מבלבל לך את המוח.

התכוונתי לבלבל לך את המוח. אתה כן התכוונת, אתה ותיק פה. אני רק מבקש להודיע שניתן אישור של יושב ראש הכנסת לקיים את הישיבה עד 16:10. אני שואל את אדוני אם הוא מוכן. אם אדם פנה ביוזמתו בכתב מעל גיל 21. - - אל תידחף למה שאתה לא צריך.

קשור בכלל. ההחלטה היא, שאם אדם פנה בכתב והוא מעל גיל 21, ניתן לשלוח לו בדיוור ישיר חומר פרסומי על מוצרי עישון?

חומר למה שהוא ביקש. אפשר לענות לפנייתו.

בלי סרטונים. רק תשובה, לענות לו בכתב מי בעד התיקון הזה? מי נגד? הצבעה בעד רוב נגד אין נמנעים אין התיקון התקבל.

לגבי הטעמים. אני רוצה להודות לך, אדוני היושב ראש על כל העבודה שעשית פה בכל הדיונים. אח שלי, אחרי 16:10. בכל זאת, התחלה טובה. אנחנו ממש מפצירים בכם להכליל את האיסור על טעמים. אתם עושים חוק מאוד מאוד חשוב ודרמטי אבל העתיד הוא שם.

אנחנו רואים מה קורה בעולם. אנחנו רואים מה מדבר לבני נוער וילדים וזה הדבר הזה. זאת הפרצה הבאה שאנחנו צריכים לסתום אותה ואנחנו רוצים לסתום אותה עכשיו. ראיתם כמה זמן לקח - - - יש דבר כזה - - - אנחנו לא יכולים לסיים את הדיונים בהצעת החוק. אתם ראיתם כמה זמן לקח לכנסת לאשר את החוק הזה. אם עכשיו נצטרך לבוא עם הליך חדש מהתחלה, אנחנו פשוט נפסיד דור שלם של צעירים. אמר פה היועץ המשפטי שזה לא באמת נושא חדש, זה עניין מלאכותי. זה - - - אני לא אמנע ממך, אל תדאגי. בכל מקרה תינתן לך הזכות לטעון טענת נושא חדש, אל תהיה מודאגת. זה לא עניין חדש. זה לא נושא חדש. אני יודעת שאתה שומר על

זה לא נושא חדש באמת. אני מבקש מכם להתעלות כרגע על השיקולים האלה. תן לי להתקדם, אני רוצה לסכם. אני רוצה לסכם. אני מעלה את זה להצבעה. אני אאפשר לחברת הכנסת מארק להעלות את הבקשה שלה בוועדת הכנסת בטענה לנושא חדש. אני מודיע לך גברתי, אם תתקבל טענה של נושא חדש זה ירד. אם תתקבל טענות נושא חדש, אז הסעיף לא ייכלל בהצעת החוק, ככל שתמצא לנכון, זה מה שהודעת. לפי סעיף 85 לתקנון, הוועדה לא יכולה לסיים את הדיון בהצעת החוק אלא לאחר החלטת ועדת הכנסת. כן, אין בעיה. אני מבקש, גברתי, שנעשה כל מאמץ שזה יובא מחר. אני מבקש שאתה או סגן השר יגיעו.

אם זה חשוב, זה חשוב שזה ייאמר. אני מציע לך להפעיל גם גורמים נוספים. אם נידרש לדיון נוסף, אני אעשה אותו ביום חמישי. אני מסכם את הדבר הבא: אם אנחנו נידרש, אנחנו נתכנס ביום חמישי בבוקר. הבאתי את מיקי זוהר על הקו. הוא יו"ר ועדת הכנסת והוא יקיים את הדיון. אמרתי את הדבר הבא, אני מדבר בעברית מדוברת. אנחנו מעלים להצבעה את עניין הטעמים. כמובן היא תגיש את הבקשה וזה בסדר גמור. אם לא תאושר טענת נושא חדש, אז מה טובו אוהליך יעקב. אם תאושר, ביום חמישי בבוקר נתכנס לסגירת הדיון. זה גזר דין מוות. אדוני, מנטה הוא לא טעם מובחן. מי בעד הסעיף כפי שהוקרא לגבי טעמים 7ד? מי נגד? הצבעה בעד, רוב נגד, אין נמנעים,

גברתי רוצה להגיש טענת נושא חדש,

יקיריי, תם ונשלם. רגע, מה עם הנושא של תחילת החוק. את זה סידרנו, דחינו.

את מה שביקשנו לגבי הבקשה שלהם, דחינו בשנה. זה העניין של העסקים הקטנים.

לטעמים, שנה תחילה אני נותן. מי בעד?

הצבעה בעד רוב נגד אין נמנעים אין ההצעה התקבלה. אושר. תודה רבה לכם, הישיבה נעולה.

בשעה 16:10.